אדוני המשנה לראש הממשלה, חברי וחברותי חברי הכנסת, היום יום שני,

למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41) (מיסוי על בסיס מזומן), התשע”א 2011, של חברי הכנסת אלכס מילר ורוחמה אברהם-בלילא, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רשיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע”א 2011, של חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/3045/18 וכלה בהצעת חוק פ/3063/18, הצעת חוק איסור כריתת הסכם ויתור על שטחים עם מדינות בעלות משטר טוטליטרי, התשע”א 2011, מאת חברי הכנסת מיכאל בן-ארי ואריה אלדד וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם אירן (תיקון, איסור התקשרות), התשע”א 2011, מאת חברי הכנסת כרמל שאמה, נחמן שי,

מירי רגב, רוברט טיבייב, אריה אלדד ואיתן כבל וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על

ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת יריב לוין.

חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חבר הכנסת זבולון אורלב וכן הלאה וכן הלאה, נכריז בהמשך הדיון. אני מזמין את חבר הכנסת יריב לוין להיות ראשון הדוברים. אני בא וקובע מראש ארבע דקות לחבר כנסת, כדי שלא ניגרר למצב שבו בלאו הכי אנחנו נותנים זמן לאחר שלוש הדקות. ארבע דקות מראש,

וכמובן, כל אחד יכול, ישיב, כמובן, המשנה לראש הממשלה, השר משה בוגי יעלון.

אדוני היושב-ראש,

כבוד המשנה לראש הממשלה, שר הביטחון, חברות וחברי הכנסת, אין לי אלא לפתוח, אני משוכנע בשם הכנסת כולה, בהשתתפות בצער המשפחות אחרי הטבח הבאמת נורא הזה, שהתרחש שם באיתמר. אני מאוד מקווה שיהיה במעשינו ובהתנהלותנו כדי להוכיח ולו במידה מסוימת שאנחנו ראויים לקורבן העצום שאותן משפחות מקריבות והקריבו גם במקרה הזה, ולצערי, אין זו הפעם הראשונה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהאירוע הזה באיתמר, הטבח הנורא הזה, איננו משהו שצריך לחדש דבר.

הזעזוע הוא זעזוע, המקרה הוא נורא, אבל המציאות, חברות וחברי הכנסת, היא אותה מציאות כמו שהיתה גם קודם. זה לא שחל שינוי, זה לא שנחשפנו פתאום למשהו שלא ידענו קודם, זה לא שלפתע פתאום התגלה הפרטנר כאיזה אויב אכזר. זו המציאות, רבותי. עם זה יש לנו עסק. ועם מציאות כזאת צריך להתמודד באומץ, בנחישות, להישיר אליה מבט, לומר קודם כול לעצמנו את האמת, וכאשר נאמר לעצמנו את האמת וגם נלך בה בדרך עקבית, אני חושב שנתחיל לשכנע גם אחרים. היה כאן פעם ראש ממשלה שאמר "דין נצרים כדין תל-אביב". מה הוא עשה לנצרים כולנו יודעים. ואני שואל אתכם, איך תהיה ההסברה הישראלית בחוץ-לארץ, מה צריך לחשוב אותו אדם בשבדיה או במקום אחר על דינה של תל-אביב? הרי אנחנו אמרנו, ראש הממשלה שלנו אמר, לא מישהו אחר. ולכן, אם אנחנו רוצים שתהיה לנו הסברה, כדאי שקודם כול נאמר לעצמנו את האמת ונלך אנחנו בקו עקבי. נעמוד על שלנו, לא נשנה מדיניות מדי שבוע, לא נטולטל מצד אחד בגלל אירוע נורא כזה או לצד אחר בגלל איזו אמירה של גורם כזה או אחר, שפתאום גילה את נפלאות השלום לאיזה רגע או לאבחה קלה. רבותי, ההבחנה שאנחנו עושים בין ה"חמאס" לבין הרשות הפלסטינית היא הבחנה מלאכותית. היא הבחנה שמתעלמת מהמציאות. היא הבחנה שמנסה לייצר לנו שותף או פרטנר במקום שהוא איננו קיים. ההבחנה הזו לא באה לידי ביטוי אפילו ברטוריקה שלהם עצמם. יש ביניהם מאבקי כוחות, מאבקי שליטה, אין ביניהם מחלוקת על דבר אחד, על כך שהארץ הזו כולה, לא רק יהודה ושומרון, כולה שלהם, עד הבית האחרון ועד המטר האחרון. אומר שר ברשות הפלסטינית, שהפיגוע הזה, הטבח הזה הוא בכלל פעולה שאנחנו עשינו, שממשלת ישראל עשתה והובילה. זה אומר שר ברשות הפלסטינית המתונה, לא איזה איש "חמאס". אפילו הם לא מעזים לטעון מין טענה כזו. והדבר הזה מעיד לא רק על האבסורדיות, אלא הוא מעיד קודם כול על מה שהאנשים האלה חושבים באמת. רבותי, אם אנחנו לא היינו מחזיקים את אבו מאזן בכוחותינו שלנו, הוא כבר לא היה שם מזמן, כי כשעשו בחירות עלה ה"חמאס", וכאשר ה"חמאס" עלה, הוא עלה לא משום שהיו בחירות שבהן אלטרנטיבה אחת היתה אלטרנטיבה שלו והשנייה היתה השלום הפורץ.

לא משום שמישהו אמר: אנחנו צריכים לעשות ויתורים בצד הפלסטיני לראייתם, בירושלים, בחלקים מיהודה ושומרון, בגושי ההתיישבות. לא, שום דבר מכל הדברים האלה לא נאמר, ולמרות זאת ה"חמאס" עלה לשלטון בבחירות דמוקרטיות. וכך כולנו יודעים קרה עכשיו באל-בירה והיה קורה בכל מקום שבו היו מתאפשרות בחירות אמיתיות. ולכן אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נסתכל על עצמנו ולעצמנו בעיניים ונאמר לציבור בצורה הברורה ביותר: יש עלינו לחצים בין-לאומיים גדולים שאנחנו צריכים לדעת להתמודד אתם, אבל צריך להתמודד אתם מתוך נקודת מוצא שהארץ היא שלנו, הזכויות הן שלנו. אנחנו מתמודדים מול איום של גורם פלסטיני, שמונהג על-ידי הנהגה שמבקשת את הארץ כולה. וכאשר אנחנו נבנה וניאחז בקרקע, כפי שעשינו מראשית ימי הציונות, יכבדו אותנו, יקשיבו לנו. בסוף גם נשכנע.

תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת יריב לוין ניצל חמש דקות, כך יהיה גם לך. אני מבקש שהבא אחריך לא יהיו לו שש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, כולנו מרכינים היום ראש בצער על מעשה הרצח באיתמר ועל מותם של אודי ורותי, של יואב, אלעד והדס. זהו רגע שמאחד כל אדם באשר הוא, כל מי שמאמין כי אנשים נולדו לחיות ולא לאבד את חייהם באבחת סכין באמצע הלילה. אין סליחה ואין מחילה.

בין התמונות הקשות והקולות העולים מאיתמר, להתרכז בשלוש נקודות או בשלוש הערות. הראשונה, צה"ל וכוחות הביטחון למיניהם. אין כל ספק כי הרוצחים הללו יימצאו ויבואו על עונשם. הניסיון מלמד כי זרועות הביטחון מגיעות רחוק ועמוק בסופו של דבר, ואכן ישיגו את הרוצחים. אני מדגיש את הדברים האלה, מפני שהיו שהטילו ספק באמצעי הביטחון שננקטו, וגם מפני שהיו וישנם מי שאינם מעריכים את עומק ואיכות העבודה הנעשית בידי צה"ל ושירות הביטחון הכללי, כדי להבטיח שישרור שקט, ושהתנועה תהיה בטוחה, ושהחיים יימשכו במרחבי יהודה ושומרון. זהו הישג בלתי רגיל, ואני רוצה לשלוח מפה דברי עידוד למפקדים ולחיילים של צה"ל, לרכזי השטח ולמפקדיהם בשירות הביטחון הכללי הפועלים בשמנו. נקודה שנייה, מה עושים הלאה? נגזר עלינו לחיות עם הפלסטינים. 100 שנה ויותר של מאבק, ברובו הגדול אלים, יהיה חייב להגיע יום אחד לסיומו, אולי לא ביום אחד, בהדרגה. אבל נזכור: הם יהיו פה ואנחנו נהיה פה, ועל האדמה הטובה והיקרה הזאת נחיה אתם זה לצד זה. המחשבה שבמטה קסם הם ייעלמו וכי ארץ-ישראל כולה תיפול לידינו, היא חלום שלעולם לא יתגשם. חיים שם אנשים, וגם פה, כל אחד בדרכו ובאמונתו וברצונותיו, ונצטרך לחלק ולהתחלק. אסור לאבד את האמונה כי אכן יגיע הסדר ופה יקומו שתי מדינות לשני עמים. ייתכן שנוכל אפילו לקרוא לו שלום, בהיסוס, אבל יהיה. אפילו אולי שלום. וגם אם לא נצליח להגיע אליו יהיו פה חיים משותפים, כי אנחנו פה והם פה לתמיד. ומלה שלישית ואחרונה לקהילה הבין-לאומית. אינני נמנה עם אלה שטוענים, קצת אפילו בהנאה, כי העולם הוא נגדנו. זה עוזר כדי להצדיק לפרקים מעשים חריגים ופעולות לא נכונות ולא רצויות, אבל זה לא המקרה שלפנינו. במקום שאנשים נטבחים בידי מרצח או מרצחים צריכה לבוא אמירה ברורה ופשוטה: עם הרוצחים אין מדברים ולרוצחים יש רק מקום אחד ודרך אחת. מי שמנסה, גם ברגעים הללו, להופיע עם ססמאות מורכבות, עם משוואות ועם הודעות כאלה או אחרות, מאבד את הרוב המכריע של תושבי הארץ הזאת שאכן מעוניין בפשרה ואכן רוצה לראות את הקהילה הבין-לאומית תומכת בה ומגינה עליה. הקולות ששמענו עד כה, כולל בתקשורת, ואני אומר זאת באכזבה, מעוררים דאגה שמא יש מי המנסה להצביע עלינו כאשמים ומחפש דרך להסתייג ולהתחמק מאמירה פשוטה שאינה משתמעת לשני פנים מהמעשה הזה. ומן הקהילה הבין-לאומית אני תובע לומר בדרך שאי-אפשר לפרש אותה אחרת, להסתייג מהרצח, להכיר בעובדה כי ישראל אכן מציעה שלום ולומר לרוצחים הללו כי מקומם ברור, אחד ויחיד. אני שולח שוב את תנחומי למשפחת פוגל ולתושבי איתמר.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת זבולון אורלב, ואחריו, חבר הכנסת משה גפני. גם לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית דברי גם אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחת פוגל ולמשפחת בן-ישי ששכלו את אהוד ורות,

אלעד והדס, מטובי בניה של הציונות הדתית, משפחה שבהשקפתה, באורח חייה, בדרכה, שיקפה את המיטב של הדרך הציונית, של אהבת הארץ, אהבת המדינה, אהבת התורה והגשמה אישית. השכול אינו רק של המשפחות פוגל ובן-ישי ושל בית איתמר. השכול והכאב הם של העם כולו, מפני שמשפחת פוגל לא נרצחה מפני שקוראים לה משפחת פוגל. לא היה כאן עניין אישי, לא היה כאן סכסוך אישי. הם נרצחו אך ורק מפני היותם מתיישבים, בני העם היהודי,

וככזה, האסון והשכול הם לא פרטיים,

של העם כולו, והשם ייקום דמם. רצח מתועב, חייתי וברברי שכזה, כפי שאמרתי, של יהודים,

בגלל סיבות של ריבונות, של לאום, של מימוש לאומי, אסור שיעבור לסדר-יום של מרדף אחרי הרוצחים, תפיסתם ומיצוי הדין אתם. את זה צריך לעשות, אבל לא רק זה העניין. יש גם לעשות חשבון נפש עמוק ומקיף היכן החורים ברשת הביטחון, היכן החורים ברשת המדינית?

הגורם הוא רק ההסתה הפלסטינית בבתי-הספר, במסגדים, בתקשורת הפלסטינית? האם הכשל הוא בכפל הדיבור של ההנהגה הפלסטינית שמדברת באנגלית במשמעות אחת, בערבית משמעות שנייה, מגנים באנגלית או בערבית ב"קול ישראל"? האם המכשול הוא בתיאום ובשיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית בענייני ביטחון, במובן זה שביטחונם של יהודים מופקד בין היתר גם בידי אנשי ביטחון פלסטינים? האם הבעיה היא בהקלות הנוספות? האם יש קושי בגיבוש ובהצבה של אמצעי הביטחון היישוביים, אמצעי הביטחון הפסיביים והאקטיביים, ולא רק ביישובים או גם בדרכים?

יש לעשות חשבון נפש כזה, אבל גם חשבון מדיני, מה שידרנו, מה היה המסר שלנו בשנה, שנתיים,

חמש השנים האחרונות,

האם מישהו מהם הבין שבטרור וברצח יגרשו אותנו מארצנו? האם חטאנו בכך שהשלינו ונתנו להבין למישהו שבטרור ובשחיטת תינוקות אנחנו נשנה את דעתנו ונקבע על-פי זה את גבולנו? עם נורמלי מוכן לפעול בכל דרך להגן על ילדיו. עם נורמלי אינו יכול לסלוח או למחול על רצח ושחיטת תינוקותיו. ואל נפטור את עצמנו, רבותי השרים, בכך שהיו שני טרוריסטים, משוגעים תורנים, שלא שייכים לארגון כזה או ארגון אחר. זהו רצח שצמח בערוגה או בחממה של טרור שלא נעקר עדיין מיסודו. עלינו גם לתבוע תביעה אולטימטיבית מהרשות הפלסטינית בסדרת הדברים שציינתי אותם, שקשורה גם להסתה ולאי-נכונות להתעמת באופן ישיר עם יסודות הטרור. אסיים ואומר, אדוני היושב-ראש, שיהיה הוויכוח המדיני בינינו אשר יהיה, חריף ככל האפשר, אבל, אדוני היושב-ראש, אסור שיהיה ויכוח על הצורך לשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל וילדיהם בכל מקום, וללא שיור. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני, ואחריו יישא דברים חבר הכנסת נסים זאב, ואם לא יהיה נוכח, חבר הכנסת עמיר פרץ. רבותי, אנחנו מראש נתנו חמש דקות לכל אחד, אף שהתכוונו ארבע דקות. אני מבקש לעמוד בלוח הזמנים. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, רבותי השרים, יש מעשים או דברים ששכל ומוח של בן-אנוש אינם יכולים לקלוט, אינם יכולים להבין. במוצאי-שבת, כשנודע לנו, תושבי מרכז הארץ, התושבים שאינם שומעים רדיו בשבת, כששמענו על הטבח הנורא הזה, לא היה אפשר להאמין שדבר כזה קורה. בליל שבת, הורים שישנים וילדיהם, הגדול בן 11 ותינוקת בת ארבעה חודשים, שמשספים אותם, שטובחים בהם, שהורגים אותם בדרך הזאת, זה דבר שלא ניתן להבין. אי-אפשר להאמין שזה קורה, אבל זה קרה. זה קרה, וזה נורא ואיום. אני שמעתי את יושב-ראש הרשות הפלסטינית. הוא מגנה את זה, הוא גינה את זה ב"קול ישראל".

יש דברים שהפעולה שצריכה להיעשות וחייבת להיעשות בהתאם לאירוע הנורא הזה צריכה להיות הרבה יותר מכך. מי שאיננו רוצה לאבד לחלוטין את צלם האנוש שלו, ואי-אפשר לומר שמדובר בשני מחבלים טרוריסטים שאינם משקפים ואינם נשלחים על-ידי אף אחד, האמירה הזאת במקרה הזה איננה מספקת, היא אמירה שלא עונה על מה שהעולם המתורבת היה מצפה שייעשה. קשה להאמין, רבותי חברי הכנסת, שהדבר הזה קרה. זה עשה נזק עצום, עצום, לעם הפלסטיני. נזק עצום. זה פגע בנו, העם היהודי, בכל מקום בארץ ובכל מקום בעולם. זה פגע בנו במישרין, כל אחד הרגיש כאילו אלה הילדים שלו. אבל זה פגע בעם הפלסטיני, כאשר בכל העולם רואים שיכולים לצאת כאלה אנשים, שזה נורא ואיום. זה דבר שאין לו אח ורע, לא בזמן מלחמה, לא בין אנשי צבא, אפילו לא רק אנשים מבוגרים, תינוקת בת ארבעה חודשים, תינוקת. מה פשעה ומה חטאה? איך מסוגלים? איך אדם שהולך על שניים מסוגל לעשות דבר נורא כזה? הלב ממאן להאמין. אני לא חושב שזה הזמן להסיק מסקנות, אני לא חושב שזה הזמן. זה הזמן להיות עם המשפחה, מה שנותר מהמשפחה. זה הזמן לשלוח את התנחומים הכנים והכואבים למשפחה הזאת, שהיום כולנו אתם, כולנו ללא יוצא מן הכלל. שהמקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ואת המסקנות נצטרך להסיק לאחר תום ימי השבעה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. יעלה חבר הכנסת עמיר פרץ, אחריו יעלה חבר הכנסת דב חנין, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, ניצן הורוביץ. ניצן, אתה הבא אחריו שנוכח באולם.

חברת הכנסת עינת וילף גם. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השרים, ביום שישי ישבו בית ישראל, כל אחד עם משפחתו, סיימו את ארוחת השבת, וכל אחד המשיך את הלילה ההוא בדרכו. באותה עת חדרו מחבלים מרצחים, בני בליעל, אחוזי טירוף והסתה, עיניהם שצפו על המתרחש ביישוב בוודאי היו אחוזות בניצוץ אכזרי, מטורף, של חיות טרף המשחרות אל קורבנן. אט-אט זרמו להן השמועות, שלפנות בוקר הפכו לידיעה קשה ומזעזעת: ביישוב איתמר נרצחו ונטבחו חמישה בני משפחה אחת. הידיעה זעזעה, הדהדה מקצה ארץ אחד ועד קצה ארץ שני. לא היה בית בישראל שלא בכה, וזה לא משנה מה עמדתו הפוליטית. כל השאלות הפוליטיות, כל הוויכוחים, כל הדיונים, מאבדים את ערכם אל מול הטרגדיה הנוראית הזאת. כי מה זה משנה איזו חלקת ארץ יחזיק כל אחד, אם חלקת הארץ מדממת, אם חלקת הארץ מייצרת בתוכה מעשים הנוגדים כל ערך אנושי? שמעתי את המתאבלים שליוו את בני המשפחה, את הקינות שבוודאי הדהדו בכל אתר ואתר במדינת ישראל, ובוודאי הבקיעו גם רקיעי, שערי שמים. אין כל ספק כי כל אחד מאתנו היה רוצה שיתקיים שיח אחר על עתיד האזור, ולא שיח מדמם בדמם של הורים חפים, ילדים זכים ותינוקת רכה. הקריאה "נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן" נכונה היום שבעתיים, ואסור לתת לרוצחים לחמוק. אני מנסה לחשוב מה מניע רוצחים כאלה, מה הם רצו להשיג, איזו אידיאולוגיה מנחה אותם. האם הם חשבו שבכך יפחידו את עם ישראל? הרי הם משיגים את ההיפך בדיוק, כי אין שום מורא ופחד ולא מורך לב. הרוצחים האלה, שדינם להיתפס, ניסו להצית אש במזרח התיכון, לא סתם אש, אלא אש מאכלת. הם מייחלים לכך שיימצאו קיצוניים בתוכנו שלא ישלטו בעצמם ויבצעו מעשה מטורף כנקמה, וכך תפרוץ ההסלמה שתתבע קורבנות נוספים. אני קורא לכל האזרחים: אל תשרתו את הרוצחים, אל תדמו להם ואל תיקחו את החוק לידיים. צריך לתת לצה"ל ולכוחות הביטחון לבצע את מלאכתם. היום אנו עושים הכול כדי להניח לוויכוחים הפוליטיים הצדה. אסור לתת להם להשכיח את האסון, ואנו מדברים בחרדת קודש, בקול שקט ורועד. אך דווקא בגלל זה אני חושב כי חייב להיאמר כאן שהמשוואה החדשה שיצרה ממשלת ישראל, בניית בתים כתגובה לרוצחים, אינה במקומה. הרוצחים חייבים להיתפס ולשלם על מעשיהם הבלתי-אנושיים. הוויכוח על הבנייה בשטחים הוא ויכוח ציבורי. רוצה ממשלה ריבונית לבנות, זכותה. זכותה לקבל החלטה, והוויכוח יתנהל כאן בכנסת. העובדה שההחלטה על הבנייה יצרה בעולם החופשי שיח כפול, מצד אחד גינוי הרצח ומצד שני הסתייגות מההחלטה, רק עמעמה את עוצמת האובדן. היו צריכים לתת לשבעת ימי האבל לעבור, לתת לכולנו להישאר מאוחדים סביב משפחת פוגל, לתת לכולנו לחזק את הערכים המשותפים, שבלעדיהם לא נוכל להתקיים.

כי היום כולנו מרכינים ראש. כל אדם בישראל משאיר את התגובות האחרות לתום ימי השבעה, כי כרגע גם אנחנו כולנו, גם אנחנו כאן, רוצים לבכות להם ולבכות אתם. משפחת פוגל היא המשפחה של כולנו. יהי זכרם ברוך. כן. יש עוד כאלה, מהמחנה האחר, חבר הכנסת עמיר פרץ, שלא חושבים שבנייה ביהודה ושומרון היא פעולת תגמול ואסור שתהיה כזאת. או שהיא מוצדקת, או שחלילה חושבים שהיא לא מוצדקת.

אנחנו לא בנינו את ארצנו כפעולת תגמול. אנחנו חזרנו לארצנו ולמולדתנו. חבר הכנסת דב חנין, חמש דקות יעמדו לרשותך, אדוני, ולאחר מכן תעלה חברת הכנסת עינת וילף. אחריה, אורלי לוי אבקסיס, אחריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה ואחריו, חבר הכנסת הורוביץ. אה, סליחה, חבר הכנסת אחמד טיבי לפני כן. אחרי חבר הכנסת דב חנין יבוא במקום טלב אלסאנע חבר הכנסת אחמד טיבי. לא במקום, הוא נרשם, אז זה במקומה של הסיעה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, רצח בני משפחת פוגל הוא מזוויע ומזעזע. סיעת חד"ש מוקיעה את המעשה הזה ואת מי שעשה אותו. ברגע הזה, עמיתי חברי הכנסת, נכונים דבריו של המשורר שכתב, ואני מציע לכולכם להקשיב: האם יודע מי שעומד על גופת קורבנו,

/ וצועק: אללה אכבר, שהוא כופר? / כי הלוא הוא רואה את אלוהיו בצלמו הוא / יצור קטן מכל בן אנוש. את הדברים האלה כתב המשורר הלאומי הפלסטיני מחמוד דרוויש. והדברים האלה נכונים, מדויקים ומבטאים, לטעמי, את רוחו של העם שחי בצדנו תחת כיבוש ובתנאים קשים, הרבה יותר מאשר מעשים איומים, מזעזעים ופושעים כמו המעשה האחרון. המשורר הלאומי שלנו, חיים נחמן ביאליק, כתב את השורות הידועות בשירו "על השחיטה"; הוא כתב: "וארור האומר: נקום! / נקמה כזאת, נקמת דם ילד קטן / לא ברא השטן". אנחנו מרבים לצטט את השורות האלה. לא תמיד אנחנו, לדעתי, נותנים להן את מלוא החשיבה והמשמעות. נדמה לי, ואני מתייחס, אדוני היושב-ראש, גם לדבריך קודם, שבהחלטת הממשלה, אתה אומר, לא היה מעשה תגמול. היה גם מעשה תגמול וגם מעשה נקם. והנקם הוא לא רק נקם בפלסטינים, שמקימים להם עוד כמה מאות יחידות בהתנחלויות, הנקם הוא בכולנו. הנקם הוא ביכולת שלנו להגיע, בארץ הזאת,

לשלום, להסדר של שתי מדינות לשני העמים.

המעשה הזה שהממשלה בחרה לנקוט לא נועד להתמודד עם ההחרפה הקיצונית הזאת בשנאה ובעימות שמעשה כמו המעשה הנורא האחרון מייצר, אלא הוא עוד אסקלציה באותו מעגל של תגובות ותגובות נגד, ומעשי תגמול ומעשי תגמול שכנגד. עמיתי חברי הכנסת, האתגר הגדול והקשה שעומד בפנינו הוא המעשה של ניתוק השרשרת הזאת של דם וסבל ופגיעה בחפים מפשע. המעשה הגדול שעומד לפתחנו, עמיתי חברי הכנסת, הוא מעשה של התקדמות למקום אחר, למקום של שלום, של הידברות, של התחשבות בצד השני. עם מי אתה רוצה לדבר, עם רוצחי תינוקות? האם אין גבול לשערורייה? חבר הכנסת רותם, אנחנו באווירה של הזדהות, כולנו. לכן אני מבקש: לא. חבר הכנסת רותם, אני רוצה לדבר עם העם השכן שנמצא לידנו, עם מנהיגיו של העם השכן שנמצא לידנו,

שמעתי את דבריו של יושב-ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שגינה במלים חד-משמעיות את מעשה הרצח. ואפילו בעברית. בערבית ובעברית. גינה אותם, אכן, בערבית ובעברית. אבל אצלנו יש לעתים אנשים שרק מחפשים תירוצים למדיניות שהם כבר החליטו עליה. לא צריך תירוצים למדיניות של התנחלות. אפשר לבצע מדיניות של התנחלות גם בלי תירוצים.

ולא צריך תירוצים כדי להגיד: לא רוצים להידבר עם אבו מאזן, כי לא משנה הרי מה אבו מאזן יגיד, הוא בעיני חלק מהיושבים בבית הזה מראש פסול, כי הוא מנהיגו של העם הפלסטיני, הוא ראש אש"ף, ולכן לא רוצים להידבר אתו, כי לא רוצים להגיע להסדר עם העם הפלסטיני, ולא רוצים את הכיוון שעליו אני וחברי מדברים, שהוא כיוון של שלום, חיסול הכיבוש, השתחררות מהעול הזה של ההתנחלויות ופתח לעתיד אמיתי של ביטחון, של שלום, של חיים, גם ליהודים וגם לערבים בארץ הזאת. עמיתי חברי הכנסת, אלה הם רגעים קשים, עצובים, מזעזעים. לבו של מי לא נחמץ כשהוא רואה את התמונות, או כשהוא שומע את הקולות של אלה שנותרו מהמשפחה הזאת, של אלה שבעזה רקדו. אדוני, אתה רוצה להזכיר אנשים שעושים מעשים שלא ייעשו? הרשימה היא ארוכה. אדוני חבר הכנסת רותם, חבר הכנסת רותם, אתה משקר.

חבר הכנסת חנא סוייד. חבר הכנסת רותם, אתה רוצה להרעיל את הישיבה הזאת?

חבר הכנסת יריב לוין, אנחנו ביקשנו להזדהות עם הקורבנות, וכך עשו כל הנואמים. נבקש להבהיר את העניין. כמובן, כל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה. אחר כך תעלה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ודאי תביע את עמדתך. צר לי, אדוני היושב-ראש, לא הבנתי, מרגע זה שלוש דקות לנואם. מרגע זה שלוש דקות לנואם. לא אתן לכם להבעיר את הבית הזה גם ברגעים שבהם כולנו רוצים להזדהות. לא אתן לך.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. נא לסיים.

אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, זה הרגע שבו כולנו, בוודאי כמנהיגי ציבור, צריכים להשמיע קול של שפיות, קול של מתינות, קול של התעקשות על הפרספקטיבה של חיים משותפים ועתיד משותף של בני-האדם בארץ הזאת, יהודים וערבים, קול של התנגדות למעשים אלימים וקיצוניים שרק מדרדרים את כולנו לחורבן כאן, קול של תמיכה בהתקדמות לשלום אמיתי, שהוא יהיה רק שלום שמבוסס על צדק, על כבוד הדדי, על זכויות הדדיות.

הרי אם לא נגיע למקום הזה, אנחנו רק נתגלגל, ואני אומר את זה בצער ובכאב, ממעשה נורא אחד למעשה נורא נוסף. השאלה הגדולה היא, אתה מאיים, אתה מאיים עלינו? שתמשיכו לרצוח אותנו, החברים שלך? אתה מאיים.

חבר הכנסת בן-ארי, לא שמעתי שום איום בדבריו. הוא מאיים. הוא לא, הוא איים על כולם. הוא מאיים. הוא איים על כולם.

פעם שנייה.

אני אומר את הדברים בצער ובכאב.

עמיתי חברי הכנסת, חייבים לקחת, אני מסיים בזה, לקחת את האחריות על עצמנו ועל הציבור שאותו אנחנו מובילים, ולהוביל את האנשים בארץ הזאת, את הישראלים, את הפלסטינים, לעתיד אחר, עתיד שאנחנו ראויים לו, עתיד שגם הם ראויים לו.

אני מזמין את חברת הכנסת עינת וילף. הרשימה לא הורכבה על-פי גודל הסיעות אלא על-פי הזמן שבו הגישו הסיעות את,

חבר הכנסת טיבי ביקש שאת תהיי לפניו.

חברת הכנסת עינת וילף, לרשותך חמש דקות. אחריה, חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. כבוד היושב-ראש,

גם על כך שאתה מאפשר לקיים את הדיון הזה בצורה הראויה ולתת את הזמן המתאים. רבותי השרים ועמיתי חברי הכנסת, הראש והלב והגוף נמצאים היום עם משפחת פוגל, וכך מרגישים כולנו. כשמסתכלים על הרצח, חושבים עליו, מרגישים אותו, הזעם עולה מייד. ומייד ברור שלא מדובר כאן במאבקו של עם חלש לעצמאות, במאבקם של אנשים מדוכאים לכבוד עצמי. הטבח הזה הוא מעשה של מוגי לב, של פחדנים, שאין להם דבר מולם מלבד השנאה, לא אידיאל, לא שאיפה, לא רצון להשיג משהו שאפשר לכבד. מי שמחכים מחוץ לבית עד שיכבו האורות, מחכים שמשפחה תלך לישון ואז נכנסים, רוצחים ושוחטים ילדים ותינוקות בשנתם, אינם לוחמים. אלה אנשים אחוזי פחד, שאינם יודעים כיצד מנהלים מאבק של עם המבקש עצמאות ומבקש כי יכבדו אותו. כשאנחנו בישראל מסתכלים, אנחנו אומרים: בעצם, איך אפשר להמשיך להיאחז בתקווה כשרואים דבר כזה? והרי אנחנו רוצים בכל זאת להמשיך להיאחז בתקווה. להאמין שלנצח תאכל חרב? שאין ברירה? שלכך נידונו? ובכל זאת, היתה תקופה שבה היינו במשא-ומתן, שבה האמנו בשלום, האמנו שהוא מעבר לפינה, רק או-טו-טו, ומזרח תיכון חדש. ואז, בכל פעם שהיה קורה מעשה קשה,

היינו אומרים שאלה קורבנות השלום, שלא ניתן הפעם לקיצונים להרוס את השלום. ושוב ושוב ושוב אמרנו את המשפטים האלה, נאחזים בכל דרך אפשרית בתקווה, רוצים שיקיץ הקץ על הסכסוך המדמם הזה. בסופו של דבר, ראינו שאי-אפשר להמשיך להתעלם, שהסכסוך הזה עמוק, והרבה פעמים גדול מהרצון של כל אחד מאתנו להאמין שאפשר אחרת, ועם השנים נעשה קשה יותר ויותר להמשיך להיאחז בתקווה. קשה יותר ויותר להמשיך להאמין שבסך הכול מדובר כאן בסכסוך שרק צריך למצוא איפה עובר הגבול, והנה הוא ייפתר מחר. אבל אנחנו עדיין מאוד רוצים, אני מאוד רוצה, הייתי רוצה להאמין שזה אפשרי, שאפשר להגיע להסדר, שיש תקווה, שרק אם נשב, ננהל משא-ומתן, נמצא את הדרך לחלק את הארץ, והנה יהיה שלום, הנה נמצא את הדרך לכבד האחד את השני. אבל אני מודה שלי עצמי קשה עם השנים. קשה לאטום את האוזניים ואת הלב ואת הגוף ואת הרגש למה שקורה, למעשים פחדניים כגון אלה. וזה מוזר, כי פעם, ואני בטוחה שהרבה אנשים הרגישו בכך הפעם, הרי פעם אם היה קורה משהו כזה, כל אחד היה מייד מסתדר בבית הפוליטי שלו, ומייד אומר: זה קרה בגלל ככה, ובגלל ככה, ושלא היה שלום, ולא חילקנו, וההתיישבות, ולא צריך להיות פה. משום מה, הפעם זה היה אחרת, התחושה היתה של אחדות. התחושה היתה שקרה כאן משהו שונה וחריג, שאף אחד לא יכול למצוא את עצמו בנוחות בבית הפוליטי ורק להגיד: אני ממשיך עדיין להאמין באותם דברים שהאמנתי בהם יום קודם, ואני מסדר את מה שקרה לפי האמונה הזאת. ולכן, צריך להבין שדברים כאלה לא עוזרים גם לאלה שרוצים להמשיך להאמין, ושפעם מאוד האמינו. הייתי פעם בטוחה, משוכנעת, שהנה רק ננהל את המשא-ומתן, הנה נמצא איפה עובר הגבול, ויהיה שלום. והיום קשה לי, הרבה יותר קשה לי כבר להאמין בכך, ועוד יותר קשה לי כשאני רואה את הטבח באיתמר. ולכן אנחנו נמצאים היום במקום שבו עוד נותרו מעט שממשיכים לאחוז בתקווה. אבל כשבאים ואומרים שישראלים, בכלל ישראל, נעה ימינה, היא לא נעה ימינה. אנשים עדיין מוכנים להאמין בשלום, רוצים להגיע להסדר, מוכנים להגיע לפשרה, יותר מאי-פעם. אבל חלק גדול מאתנו, רובנו, והרבה שהאמינו פעם, מתחילים לתהות האם באמת עומדים מולנו אנשים שמבקשים עצמאות וכבוד, או פחדנים שאין בלבם דבר מלבד השנאה. תודה רבה לחברת הכנסת עינת וילף. חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אחריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, חבר הכנסת נסים זאב גם יהיה, פשוט אני קראתי בשמו, אבל גם הוא. אתה תהיה אחרון הדוברים, כרגיל, ואריה אלדד. בבקשה, כבוד חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, מעשה זוועה נורא התרחש באיתמר. פחדן מוג לב

לתוך בית בשעות לילה עם סכין, כנראה, הביט בקורבנות בשנתם בבית והרג משפחה שלמה, אמא אבא וילדים.

אני תוהה ושואל את עצמי בקול רם מה חשב אותו

כאשר הוא ראה פנים של תינוקת

בשם מי הוא עשה את המעשה הזה? אם הוא חושב שיקראו לו גיבור הוא טועה, כי הוא מוג לב, פחדן. הוא לא עשה זאת בשם העם הפלסטיני. העם הפלסטיני מרגיש מבויש באנשים כאלה, שמעוותים את דמותו ואת ה-case הצודק של המאבק לשחרור מעול הכיבוש. מאבק חייב להיות ערכי, מצפוני, הגון. יש כללים למאבק נגד כיבוש. פגיעה באזרחים היא לא אחת מהם, לרבות ילדים בשנתם, בבית, תינוקות. הוא לא פעל ממניע דתי, כי האסלאם מתנגד בתקיפות לפגיעה בילדים. הוא לא פגע בילד ממניע לאומי, כי כל התרבות הלאומית הפלסטינית מדברת על האיסור לפגוע בילד. הוא לא קרא את מחמוד דרוויש כנראה, לא קרא את תופיק זיאד, לא קרא את מועין בסיסו, ולא קרא את עז א-דין מנסורה. תופיק זיאד עליו השלום הוא שאמר: אתן את מחצית מחיי כדי להפוך ילד בוכה לילד צוחק. מי שעשה זאת, עשה זאת בשם עצמו, פגע במשפחה, פשע נתעב, ופגע בעם שלו בכללותו וב-case הצודק שלו. מה היא התנגדות לכיבוש? היא מעשה שמקרב את השחרור, לא מעשה שמחזיר את ה-case אחורה. זה סוג המעשה הזה. הוא פוגע בעם שלו ומחזיר את ה-case אחורה. מי שרוצה שיגלו אמפתיה בכל פעם שאני זועק מכאן ומכל מקום נגד פגיעה בילדים פלסטינים, חייב להשמיע קול, והשמענו קול מיידי כבר בשבת. אני כבר בשבת באתר שלי, ב"טוויטר", בצורה הברורה ביותר, התקיפה ביותר. אתמול גם ברשת ב', וב"גלי צה"ל". כי ניסו אנשים לדוג במים העכורים, איפה חברי הכנסת הערבים? כי יש מי שרוצה לרקוד על הדם, לספסר בדם הזה, דם ילדים. הדבר החמור ביותר הוא מי שמשווה את חייו של ילד ל-1,000 יחידות דיור, או ל-250, או ל-200, זילות חיי ילדים. אני מרגיש זעם רב כלפי הפושע הזה שעשה את המעשה. הוא ראוי לכל הוקעה מוסרית, פוליטית, לאומית. אבל אני בא לכאן בידיים נקיות, כי תמיד תמיד גינינו פגיעה באזרחים והתנגדנו לפגיעה באזרחים וחסרי ישע, לרבות ילדים. אני תמיד רוצה לשמוע, בכל פעם שנופל ילד, נהרג, או נטבח, יהודי או ערבי, קולות של הזדהות וקולות של גינוי. לא קולות של הבעת צער, אלא התנצלות אמיתית של מי שמבצע את המעשה. ולילדים האלה ולמשפחה יש שמות. נכון, יש לי ויכוח קשה, יש לנו ויכוח קשה עם המתנחלים וההתנחלויות. דעתי היא שצריך לפרק אותן, להחזיר את המתנחלים לתוך מדינת ישראל. אבל הרג של ילדים, רצח של ילדים, הוא הרבה מעבר לקו האדום. אתה קראת להם לוחמי חופש לפני שבוע. אתה קראת להם לוחמי חופש לפני שבוע.

פשוט מבייש אותנו. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. להוציא אותו מייד. להוציא אותו מייד.

להוציא אותו, הוא פרובוקטור. הוא קרא להם לוחמי חופש. לך מפה. אתה מבייש אותנו, אתה מבייש את כנסת ישראל.

אתה לא שומע מה הוא אומר, ואתה נכנס. אתה מבייש אותנו. (חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) זה לא חדש.

למרות חילוקי הדעות, לאנשים האלה, כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, וצר לי על חילוקי הדעות במצב שלא צריכים להיות בו חילוקי דעות, לאנשים האלה יש שמות: אודי ורות פוגל, ולילדים האלה יש שמות: יואב, אלעד והדס. פשע נתעב בוצע, והם איבדו את חייהם הזכים, ילדים טהורים, בביתם. האיש הזה הוא איש מוג-לב. הוא לא פעל בשם העם הפלסטיני, ובערבית אומרים: אל-שַעְבּ אל-פַלַסְטִינִי מִנְה בַּרַאא. אין קשר,

לכלל של העם הפלסטיני עם המעשה הנפשע והבזוי הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אחריו, ניצן הורוביץ, ויסיים חבר הכנסת נסים זאב. חמש דקות. אדוני היושב-ראש, צריך לבוא ולהזכיר ולומר שמבצעי הטבח הנורא באיתמר, פראי האדם האלו, חיות הטרף הללו, אלו הבאים באישון לילה לשחוט ילדים בשנתם ולטבוח בהוריהם, צריך לומר שבעצם גזרו את דינם. הם אינם יכולים להיות עוד בני משפט. הם אינם ראויים לשום הליך אנושי, ואחת דינם, לשלם את המחיר המקסימלי על החיים שהם קטעו באבם, על חיי משפחת פוגל, ההורים אודי ורות, והילדים, יואב שנשחט בשנתו, אלעד בן הארבע שנדקר בחזהו והתבוסס בדמו עוד שעה לפחות עד שהגיע כוח החירום ועוד מצא אותו נושם את נשימותיו האחרונות, ולא יכול היה להועיל ולהושיע אותו. חושבת אני רק על הדקות האלה שעברו עליו.

רק בת שלושה חודשים היתה במותה, בהירצחה, השם ייקום דמם. אבל אל לנו לשכוח את כל אלה שנשארו, אלו שבאחת חרב עליהם עולמם, אלה שייאלצו לסחוב את הטראומה הזו לכל אורך חייהם. את תמר בת ה-12, שברגע אחד הפכה לא רק ליתומה, אלא גם לאם לשני אחיה הקטנים: לרועי בן השמונה ולישי בן השנתיים וחצי, שניער את הוריו כאשר הם מתבוססים בדמם, ולא הבין מדוע הם אינם עונים לו, מדוע אינו שומע קול. זה ירדוף אותו כל חייו כנראה. דמם השפוך של הקורבנות זועק מן האדמה, ויש לקיים במקרה נורא זה את הכלל: עין תחת עין, חיים תחת חיים. המרצחים האלו אינם ראויים שיובאו בפני ערכאות משפטיות. אסור להביא אותם בפני שופטים. הם אינם ראויים להישפט כאחד האדם. במקרים אלה לא נתפסת גישה, לא של הכרעת דין או גזר-דין. אסור שיגיעו כלל להליך כלשהו, הם לא ראויים לו. אדוני היושב-ראש, צריך שבעניין זה, על האכזריות הנוראה שבה ביצעו את זממם, הם ראויים רק לדין אחד.

ואני לא מתביישת לומר זאת כאן, דין שדה על-ידי אלה המופקדים כחוק להבטיח את ביטחון אזרחינו. חזקה שעושים ויעשו את הכול לתפוס את המרצחים השפלים האלו ולבוא אתם חשבון, ואני מתכוונת לסגור חשבון במקום. אינני מדברת כלל חלילה לא על הכללות, ובוודאי לא שמאן דהוא ייקח את החוק בידיו חלילה. אבל אלו המופקדים כחוק על הביטחון שלנו, אליהם אני מתכוונת, ולהם אני קוראת. אדוני היושב-ראש, לצערי הרב העם שלנו למוד פיגועים, ובמקרים נוראים שלצערנו פוקדים אותנו חדשים לבקרים על מחירם הנורא והכבד, אנו נוהגים להזכיר את המשפט משירו של ביאליק בהקשר של פרעות קישינב: נקמת דם ילד קטן לא ברא השטן. לצערי הרב, לנוכח הטבח הנורא הזה עלינו להוסיף ביטוי נוסף, ואם תרשו לי: רצח אם על בנים לא בראו השדים.

תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה, אדוני, ואחריו, את ניצן הורוביץ. גם אריה אלדד, שביקש לדבר אחרון, ידבר לפני אחרון כי חבר הכנסת נסים זאב ידבר. בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ראשית, ברצוני להביע את השתתפותי בצערה של המשפחה, ואני שולח תנחומים לקרובי המשפחה, ובעצם לכולם, כי המעשה מזעזע כל בן-אנוש וכל בן-תרבות. זהו מעשה מזוויע, מזעזע, ובסופו של דבר, ילד הוא ילד ורצח הוא רצח. הדמיון לפעמים עוזר לאדם, ולפעמים הוא בעוכריו. כאשר אתה מדמיין מה קרה וחושב שזה יכול להיות הבן שלך, הבת שלך, האח שלך,

השכן שלך, כשאתה חושב איזה רגשות יש לבני-אדם באשר הם, ולהורים כלפי ילדים בני שלושה חודשים ופחות משנה או שיותר משנה, ממדי הזוועה

במקרים כאלה לפעמים אנחנו מנסים להגיד שיש לעניין פן פוליטי, פן מוסרי ופן אנושי. ואני מוכן, אף שאני עושה את זה בתדירות, ואני עושה את זה הרבה פעמים, ומנסה לפלס לעצמי הבנה של המציאות בדרך של אנליזה שנעזרת בכלים האלה, אני לא מצליח להפריד. זהו מקרה אחד, והשאלה, כבוד היושב-ראש, מה הציווי הפוליטי, המוסרי האנושי בעקבות מקרה כזה. ואני מוכרח להתוודות שאנחנו כאן לא ממציאים את הגלגל. לאורך ההיסטוריה האנושית, בעצם, תמיד היו שני סוגים של תגובות. תגובה אחת ביקשה נקם,

לספק את יצר הנקם, והוא קיים אצל כל בן-אדם כמעט, כי אנחנו בסופו של דבר בני-אדם. והתוצאה תמיד היתה ששופכים שמן על מדורת האלימות, מדורת השנאה, מדורת המוות

יש תגובה אחרת, שאני רוצה להמליץ עליה כאן, והיא לעשות הכול, אבל הכול, כדי שמקרה כזה לא יקרה שוב.

לצאת מהמעגל של האלימות ושפיכות הדמים ולעלות על דרך השלום והפיוס. לדעתי זה הצו הפוליטי, או זה הציווי הפוליטי והמוסרי שאנחנו מצווים בו. אני נהגתי תמיד לצטט את אחד מגדולי הוגי הדעות של המאה ה-20,

שאמר: אסור לתת לפוליטיקה להשאיר מאחוריה שובל אילם של אומללות, של סבל. וזהו בדיוק תפקידנו כפוליטיקאים. אני יכול לחזור שוב לאותו לילה על מה שקרה בו, על הזוועה הנוראית, ולחשוב שוב ושוב, בצד הבעת הכאב והצער, והלב נמס והכאב גדל כל פעם שאתה מנסה לדמיין לעצמך מה קרה, ואמרתי כבר בהתחלה, שהדמיון לפעמים הוא מפלטו של אדם מכאבים, ולפעמים הוא רק מעצים את הכאב והוא בעוכריו של אדם. אני חושב, כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, שהמסקנה, אם אפשר להתבטא במלה כזו ברגע כזה, היא שאנחנו נעשה הכול, אבל הכול, כדי למנוע חזרה של מקרה כזה, אף שלפעמים השטן מכוון אותנו אל דרך הנקם.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אחריו, חבר הכנסת אריה אלדד, ויסיים חבר הכנסת נסים זאב. גם לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אני חושב שטוב וראוי שאתה החלטת לקיים את הדיון הזה במתכונת הזאת היום. היתה לנו הצעת אי-אמון בממשלה, וחשבנו שזה לא היום וזה לא הזמן. אין שום טעם במאבק לשחרור, גם במאבק לשחרור לאומי, אם תוך כדי כך פוגעים בחפים מפשע.

לא יכול לסלול את דרכו לחירות על גוויות של תינוקות שנטבחים בסכין. רצח הוא רצח, והוא פסול ומגונה, ואין שום דרך להצדיק אותו. רצח הוא לא מאבק לשחרור, והגינוי שלנו לטבח הזה באיתמר הוא חד-משמעי, הוא נחרץ, בלי שום אמירות נלוות ובלי שום סייגים. אני שולח מכאן תנחומים למשפחת פוגל, למי שנשאר מהמשפחה הזאת, וקורא להנהגה הפלסטינית להוקיע בכל צורה ולשתף פעולה באופן מלא בלכידת הרוצח או הרוצחים. שמעתי את הגינויים עד כה של נשיא הרשות הפלסטינית ואחרים. אני חושב שאסור להסתפק בכך, הם צריכים לקחת חלק פעיל.

הרוצחים האלה צריכים להיתפס במהרה, להיות מובאים לדין, ויש למצות אתם את הדין בכל החומרה הראויה.

אדוני היושב-ראש, מסתפק בכך ועוצר כאן את הדברים, היינו כולנו יכולים להתאחד סביב הגינוי לרצח, לולא החליטה הממשלה אתמול על בנייה של 500 בתים או דירות או יחידות בינוי בשטחים, וזו טעות חמורה. אפילו לשיטתם של תומכי ההתנחלות זו טעות חמורה. זה אומר שאם יש רצח בונים ואם אין רצח לא בונים. זה אומר שיש איזה מפתח של דירות או בתים פר-נרצח, ובעיקר זה מעיד על חוסר מנהיגות. אם צריך לבנות לשיטתכם, תבנו, אם לא צריך, אל תבנו. אבל לנצל אירוע כזה, ובאופן פבלובי או אוטומטי, סוג של אוטומטיזם, ללכת לפעולה כזאת של בנייה, זו פעולה חמורה.

אני חושב חבר הכנסת ישראל חסון בבוקר, שזה ריקוד ציני על הדם.

ציניות מעידה על תחכום. זה פשוט חוסר מנהיגות, סוג של פעולת תגמול שמסיטה את כל העניין לאפיקים לא ראויים.

חברי חברי הכנסת, שלא צריך לבנות בהתנחלויות, ואני לא רוצה לפרוט את זה לפרוטות פוליטיות. אני לא רוצה לרקוד על הדם, ואני אומר כך: הטרור חותר תחת האינטרסים העמוקים של שני העמים, של הישראלים ושל הפלסטינים, והאינטרסים העמוקים של שני העמים הם לשלום ולביטחון. וכל אדם בחלקת הארץ הזו שבין הים התיכון לירדן זכאי לשלום ולביטחון, בין שהוא ישראלי ובין שהוא פלסטיני. ורצח הוא הדבר המתועב ביותר שקיים. ואני מאמין שהדרך להסדיר את הזכות המשותפת של ערבים ויהודים על הארץ הזו היא באמצעות תהליך מדיני שיוביל לחלוקת הארץ, וכך אני מאמין. אמרה כאן חברת הכנסת עינת וילף, הקשבתי לנאומה בקפידה, שהיא קצת נואשה או מתוסכלת מהדברים ויש לה מחשבות שניות. נכון, קשה לממש את החזון הזה. נכון, קשה ליישב את הזכויות. נכון שלא קל לקדם את הפתרון המדיני. אבל אני לא נואשתי מלהאמין בו. אני לא מאבד את התקווה, ובוודאי שרצח מתועב כזה לא יגרום לי לאבד את התקווה לשלום. וזו לא נאיביות וזו לא איזו מחשבה מופרכת. זו הדרך היחידה לקיום משותף במדינה הזו, בארץ הזו, של שני עמים. הפושע הזה, הרוצח, לא ניתן לו לקחת לאחור לא את העם שלו, את העם הפלסטיני, ולא אותנו. אנחנו לא צריכים להגיב בצורה של אוטומטיזם על רצח כזה. את הרוצח או הרוצחים צריך לתפוס ולהעמיד לדין ולמצות אתם את הדין, ובתהליך המדיני חייבים להמשיך. אסור לכרוך את הדברים זה בזה. אני, חברת הכנסת וילף, לא נואשתי מהשלום, כי מה האופציה? מה האופציה? נניח שנואשת, נניח שנקבל, מה האופציה, מה התקווה שנותנים? האופציה זה לחיות.

אני מאמין שהדרך לחיות, ואני מקבל שהשאיפה שלנו צריכה להיות לחיות, ואנחנו צריכים להעמיד את החיים בראש סדר העדיפויות שלנו. כדי שבארץ הזו יוכלו לחיות אנשים בשלום ובביטחון, צריך לדבר האחד עם השני, צריך להתקרב האחד אל השני וצריך לבצע פשרות. אני רוצה לסיים את הדברים האלה על האירוע הקשה הזה בתקווה לשלום, לפיוס ולהבנה.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב, שהוא אחרון הדוברים. אחרי דבריו של חבר הכנסת נסים זאב יענה השר משה יעלון. חמש דקות, חבר הכנסת אלדד. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, בני משפחת פוגל נרצחו כיוון שהיו יהודים, יהודים בארץ-ישראל. הרוצחים, עוד איננו יודעים את שמם, אבל נצר לשושלת ארוכה של רוצחים, כמעט 100 שנה קמים ערבים לרצוח יהודים בארץ הזאת. ויש להם הסגנון שלהם, אי-אפשר לקחת את זה מהם. הם אוהבים את הרצח שלהם חם ומהביל בידיים. באויב כזה צריך להילחם, אויב כזה צריך להרוג. אבל בבית הנורא ההוא באיתמר נרצחו חמישה, ועוד לפני שיבואו הרוצחים על עונשם צריכים ראשי העם לבוא ולהצהיר: ידינו לא שפכו את הדם. אחרי שכבר לכאורה הדברנו את הטרור והכרענו אותו, אנו עדים לתחייתו. מה הפיח בו רוח חיים לאחרונה? לא רק כישלון נקודתי כזה או אחר של מנגנוני ביטחון שלנו, או להבדיל שלהם, התרעה, גדר, שומרים. רוח החיים בטרור הרצחני הזה הופחה משום ששוב התעוררה התקווה של ארגוני הטרור להקים מדינה שלמה, מדינת טרור בלב הארץ. שוב ושוב הם שומעים ומבינים כי היהודים בנסיגה, בבריחה, בלחץ להציע הצעות מדיניות חדשות, ויתורים מדיניים חדשים כדי להקים להם מדינת טרור בלב הארץ. התוכניות המדיניות הללו, זו הרוח החיה במפרשי הטרור. יש לה שמות רבים: שתי מדינות, נסיגה חד-צדדית, הכרה בהכרזה חד-צדדית, מדינה פלסטינית בגבולות זמניים, הכול היינו הך, מדינת טרור בלב הארץ. מי ממנהיגי ישראל היום יכול לבוא ולומר: ידי לא שפכו את הדם הזה של מדינה פלסטינית בלב הארץ? שמענו היום את שר החוץ אומר שלהערכתו, באותה רשות פלסטינית ה"חמאס" חזק מה"פתח", ואם הם יקימו מדינה שם, אז הם ודאי יעלו לשלטון. אני חושב שהוא צודק בהערכותיו. אז כל מי שמוכן לתת יד להקמת מדינה כזאת הוא שמפיח רוח חיה במפרשי הרוצחים. ועוד דם שנשפך, והוא אותו הדם, הוא הדם ששופכים כל אלה שעושים דה-לגיטימציה לציבור המתיישבים. גם אני יודע לגנות את מעשי "תג מחיר". הם לא מוסריים, הם פוגעים בהתיישבות, הם פוגעים בחפים מפשע. אבל בשם הפעולות נגד פורעים כאלה או אחרים עושים דה-לגיטימציה לציבור שלם של מתנחלים. עמד כאן השר לביטחון העורף לפני שבוע ואמר, שמתנחל שמחזיק סכין על צווארו של חייל צה"ל, ולכן באימון לקראת תע"מ יורים בו והורגים בו, זה תרחיש סביר. חלפו 48 שעות, ושוב למדנו מי מחזיק סכין בארץ הזאת ומי השוחט. לבוא מהבמה הזאת ולעשות דה-לגיטימציה לציבור שלם ולהגיד: כן, ממנו עלולים לצאת אוחזי סכינים על צווארם של חיילים? השר וילנאי, איך לא התביישת לומר את המלים האלה מעל הדוכן?

איך מלאך לבך, אתה יודע את זה היטב.

התרחיש שלך היה סביר, להערכתך, ולכן יש צורך לתרגל אותו.

הוא מייד יסיים ואתה תוכל להשיב לו. בבקשה, אדוני. תוכל להבהיר את הדברים מהבמה. וכשיורים כדורי צבע או גומי במתיישבים עושים להם דה-לגיטימציה, כי במי יורים? יורים באויבים. וכשכולאים חייל שבא ואומר: אני חוזר לבנות את ביתי, את מי כולאים? כולאים פושעים. גם את הדם הזה שופכים. שופכים ועושים דה-לגיטימציה למתיישבים, שהם בחייהם ובמותם בונים את ארץ ישראל. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אלדד. השר וילנאי, אתה רוצה להבהיר? אני חושב שאמרתי דברים ברורים.

חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו יעלה ויבוא השר משה יעלון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

שבת זכור, את אשר עשה לך עמלק, ועם עמלק אין משא-ומתן. יש דבר אחד: תמחה את זכר עמלק, לא תשכח. עמלק היה תכמן גדול, ידע מתי לצאת למלחמה נגד עם ישראל. ואתה עייף ויגע, כשעם ישראל, קצת תש כוחם, הוא ניצל את ההזדמנויות כדי להכות בהם. הרצח, שהיה אכזרי, ברברי, של אותם רוצחים בני-בליעל שפלים, שבליל שבת באים ופשוט שוחטים תינוקות במיטתם, האכזריות הנוראה הזאת,

אנחנו אפילו לא יכולים בתפיסה האנושית שלנו להבין איך אנשים יכולים לעשות זאת. אבל אולי אנחנו שוכחים את ההיסטוריה, אולי אנחנו קצת חיים בקהות חושים. כל האינתיפאדה, במשך שנים, רצחו תינוקות, נכנסו למסעדות, התפוצצו עם אוטובוסים שלמים, תינוקות, עגלות, ראינו דם נשפך בלי סוף במשך שנים. ובסופו של דבר, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, אני מאוד מעריך אותו, אבל הוא נותן מוסר ואומר, ובצדק, שההסתה ברשות הפלסטינית מתמשכת בבתי-הספר. אבל אני רוצה לומר לעצמנו: טול קורה מבין עיניך. מי שקרא את הכתבה ומכיר את זה, כבר היו הרבה דיונים בעניין הזה, שלוחמי המילואים שלחמו בג'נין מנהלים תשע שנים מאבק לטיהור שמם. ועל מה המאבק? המאבק הוא שמציגים אותם כרוצחים, כנאצים. הם שואלים אותנו, לא את הרשות הפלסטינית, אותנו: איפה המדינה? איפה הצבא? איפה החברה? היכן הפרקליטות? פתאום אף אחד לא מכיר אותנו. הרופא החטיבתי של הכוח שלחם בג'נין, לא נשכח את 23 ההרוגים. ואני זוכר, אדוני היושב-ראש, כאשר פואד אמר: אני מאוד התלבטתי, אבל אני לא מתחרט. זה כאב לי המשפט הזה שהוא אמר, ש-12 חיילים נהרגו, כשהוא יכול היה להרוס כליל את אותו בית שהיו בו מחבלים. זאת אומרת, על-פי חוקי המשפט לא היתה שום בעיה להרוס את הבית, אותו בניין שיצאה משם אש וניסתה להרוג את חיילי צה"ל, במבצע "חומת מגן". ודאי, זה מבצע "חומת מגן". במקום הזה היתה מלכודת מוות, ו-12 חיילים נהרגו בבית הזה. מלחמת ג'נין, שיצאה להגן, לאחר הטבח בערב חג הפסח במלון "פארק" בתל-אביב, בנתניה. בנתניה, סליחה. הסרט "ג'נין ג'נין" של מוחמד בכרי, בג"ץ בעצם התיר את הקרנתו בישראל. אבל מה הבעיה של הסרט? הסרט הוא רק סרט, שחקנים ובמאי אתה יכול לראות, אבל הוא כולו מלא דברי נאצה, דברי בלע והסתה ושנאה, והוא קובע שהיה טבח בג'נין. הסרט קובע שבית-החולים בג'נין נהרס, נמצאה שם גופה של ילד בן שמונה, שנשים הרות גולגולתן רוצצה, ושנמצאו בורות-בורות שמולאו בגופות אזרחים, ושגופה אחת של אשה נרמסה על-ידי טנק. אני רוצה לומר לכם: רבותי, אם אנחנו לא מבינים שבעיר ג'נין, עיר המתאבדים, ורוב המתאבדים יצאו משכם ומג'נין, התנהל קרב ארוך, מסובך ועקוב מדם, ונהרגו עשרות פלסטינים, אבל כמעט כולם היו מחבלים. הסרט הזה מכתים את צה"ל, את המדינה, את ערכיה, והוא משריש את השנאה שמתפשטת בעולם ומשמש חומר גלם לגולדסטונים למיניהם. אז אין פלא, אדוני היושב-ראש, שאנחנו רואים אפילו סטודנטים, סטודנטיות, בארצות-הברית, באירופה, שמציגים את חיילי צה"ל כקלגסים. לכן אני חושב, אדוני היושב-ראש, ההצהרה של ראש הממשלה, כאשר הוא בא ואמר שבעקבות הפיגוע צריך לשנות מדיניות ולתת עוד בנייה, הם רוצחים ואנחנו בונים, אנחנו צריכים לבנות בלי שום קשר. המדיניות של ממשלת ישראל צריכה להיות ברורה לפחות בדבר שיש בו קונסנזוס, לגבי אריאל, לגבי אותן ערים, מעלה-אדומים, ירושלים, שעל כך אין חולקים.

אני בעד לבנות בכל מקום, אבל אני אומר, איפה שיש קונסנזוס בתוך הממשלה ואין חולקים בעניין הזה. אני רוצה לקוות שהרצח הזה, הנורא והמזעזע, ועם ישראל שותף באבל הכבד הזה, ילמד לקח, אותנו קודם כול, שנפנים את זה עמוק ונדע שעם רוצחים כאלה אין משא-ומתן. ועם כל הרצון אולי של הרשות הפלסטינית, שרוצה אולי לעשות שלום, כל עוד יש ארגוני טרור שהם מובילים אותה, באמת הבעיה היא חמורה שבעתיים.

אני מאוד מודה לך. השר משה יַעֲ‏לוֹ‏ן, תיקנו אותי פה. אמרו לי שזה יַעֲ‏לוֹ‏ן ולא יֵעֱלון. זה הגיע ב-אס.אם.אס מצופה שראה את השידור שלנו ומתקן אותי בניקוד. מדהים הדבר הזה. מה זה? מזל שיש מי שמקפיד. כן, יש שם מצלמות. מצלמות האח הגדול. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשעה קשה זו כל חברי הבית, כפי שגם נשמע כאן, מאוחדים בגינוי הרצח הנתעב שאירע באיתמר, ומאוחדים בתנחומים למשפחות פוגל ובן-ישי ולבית איתמר על הירצחם של אודי, רות וילדיהם: יואב בן ה-11, אלעד בן הארבע והדס, שעוד לא מלאו לה ארבעה חודשים. מניסיוני אני משוכנע שצה"ל וכוחות הביטחון ירדפו וישיגו את הרוצחים, איש מהם לא יינקה. אני משוכנע שצה"ל ידע גם לתחקר את האירוע ולהפיק ממנו לקחים. אני חייב בהזדמנות הזאת לשבח את פעילותו של צה"ל בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, באופן שהתרגלנו לכך שאירוע מן הסוג הזה איננו עניין שבשגרה, כפי שלצערנו חווינו בתחילת העשור הקודם לנוכח מתקפת הטרור הפלסטינית עם למעלה מ-1,000 הרוגים. כמי שמכיר את ההתמודדות עם הטרור, עוד בהיותי במדים השתכנעתי שטרור איננו צומח בחלל ריק, וגם במקרה הזה תשתית הטרור מתחילה בחינוך. יכול להיות המאבק הזה לאומי, דתי,

למודי מאבקים כעם יהודי, כמדינת ישראל, אך כדי להגיע לשפל מדרגה כזה נדרש הסבר לגבי אותו בית-גידול שבו גדל אותו מרצח או גדלו אותם מרצחים. ואני אומר את זה בצער, כמי שעוקב אחרי הסכסוך הישראלי פלסטיני, מתוך מגע אישי, מאז היותי מפקד אוגדת יהודה ושומרון, טרם אוסלו, ומאז היותי ראש אמ"ן, לאחר אוסלו. וכבר בקיץ 1995, חודשיים לאחר התמנותי לראש אמ"ן, נכנסתי לראש הממשלה רבין, זיכרונו לברכה, עם אמירה מאוד פשוטה: אדוני ראש הממשלה, אני חייב להתריע בפניך התרעה אסטרטגית. אינני רואה את יושב-ראש הרשות הפלסטינית דאז,

לא שומעים, אדוני היושב-ראש. איננו מכין את עמו לדו-קיום אתנו, עם מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אלא להיפך. וכדי להגיע למסקנה הזאת לא הייתי זקוק למקורות המודיעין המתוחכמים, די היה לי לצפות בתקשורת פלסטינית או לפתוח ספרי לימוד, כפי שמשרדי עושה גם למעלה משנה. ולצערי, גם בעת הזאת אינני איש בשורה לגבי אותה קרקע גידול שבה צומחים מרצחים, משום שכאשר מתקיימת הכחשה גורפת של זיקת העם היהודי לארץ-ישראל, כאשר יש הכחשה אפילו לגבי קיומו של עם יהודי, משום שיהדות היא דת, היא איננה לאום, היא איננה עם, ועל כך התעקש אבו מאזן שלא להכריז על שתי מדינות לשני עמים גם באנאפוליס לא כל כך מזמן, כאשר מתחנך דור צעיר, מגיל שלוש, לשנאה, כאשר ילדים בני שלוש כבר חוגרים חגורות נפץ, מעריצים את המחבלים המתאבדים, השהידים, וכאשר כיכרות נקראות על שמם, יש הערצה כלפיהם, על הקרקע הזאת לא צומחים, לצערי, דו-קיום ותרבות של שלום. גם מה ששמענו כתגובה על הרצח, עם הניסיונות של ההנהגה הפלסטינית לתקן נוכח הנזק שנגרם להם בזירה הבין-לאומית באשר לאופי הרצח וטבעו, זה איננו משביע רצון. דברים צריכים להיאמר בצורה ברורה על-ידי הנהגה לעם באמצעי התקשורת שלהם. כמובן לגנות מייד כל ניסיון של שרים כאלה ואחרים שם להטיל את האחריות לרצח על יהודים שעשו את זה בכוונה כפרובוקציה, או במקרה אחר, להכחיש בכלל רצח של ילדים מתישהו, מעולם. גם פה, לצערי, לא המקרה הראשון שאני חווה, היתה אמירה של שר בממשלת הרשות הפלסטינית שהאשים יהודים ברצח הזה? היתה אמירה כזאת, שזו פרובוקציה, וכנראה המתנחלים עשו. זה גינוי, לא שומעים. לא שומעים.

אני שואל, לפי מה שהוא אומר, היתה אמירה של שר ברשות הפלסטינית, שהאשים יהודים כסוג של פרובוקציה בטבח הנוראי הזה, היתה אמירה שהמעשה הזה, מעבר לחוסר הגינוי ששמעתי בנפרד? האמירה הזאת, גם ראש הממשלה ציטט ממנה היום בתחילת ישיבת הסיעה, של שר ברשות הפלסטינית, שטען שזו פרובוקציה של המתנחלים וזה לא נעשה על-ידי פלסטינים, ושר אחר טען שלא יכול להיות שהפלסטינים עשו את זה, הם מעולם לא רצחו ילדים. ואני ראיתי ילדים נרצחים במצר, באותו פיגוע שבו אם ושני ילדים ועוד שני אזרחים נרצחו, וראיתי משפחה שנטבחה באלון-מורה, וכמובן, ראיתי את פיגועי ההתאבדות הקשים, שלא הבחינו בין נשים, גברים וטף, באוטובוסים, בבתי-קפה, במסעדות וכן הלאה. ולכן, כל עוד הקרקע הזאת אינה משתנה, ואני מכוון לשם בכוונה, אז באמת קשה לראות את השלום מעבר לפינה. ואני אומר את זה כמי שמאוד רוצה שלום, מייצג ממשלה שמאוד רוצה שלום, עם כל ההתקפות עליה. כמי שחווה מלחמות, אני מת שיהיה שלום, אבל איני משלה את עצמי. כמי שאפילו היה מוכן, טרם התוודעותי לעומק הבעייתיות של הסכם אוסלו, האמנתי בפשרה טריטוריאלית. כמי שעד היום מקדש חיי אדם מעל אדמה, לנוכח מה שגיליתי אז, ואשר לצערי לא השתנה בצורה משמעותית עד היום, כל עוד הצד השני איננו מכיר בזכותנו לחיות כמדינת הלאום של העם היהודי כאן ומטמיע את זה במערכת החינוך שלו, כל הסכם שנחתום צפוי לסוף כמו הסוף של התהליך אחרי קמפ-דייוויד, בפתיחת מלחמת הטרור הפלסטינית בספטמבר 2000, ועוד כהנה וכהנה אפשרויות, אך ודאי לא לדו-קיום בין שני עמים בחלק הארץ הזה. באשר לביקורת שנשמעה כאן על מדיניות הממשלה בעניין הבנייה ביהודה ושומרון, אני לא רואה בהחלטה שקיבלנו במוצאי-שבת תגובה ספציפית על הרצח, ודאי לא "תג מחיר" לרצח. אנחנו כממשלה, מסיבות כאלה ואחרות, אף שאנחנו דבקים בזכותנו לחיות בארץ הזאת, לבנות בארץ הזאת, קיבלנו על עצמנו כמה הגבלות. קודם כול, הן הגבלות שקיבלו ממשלות קודמות, כמו למשל לא להקים יישובים יהודיים חדשים ביהודה ושומרון. זאת היתה ההבנה בין שרון לבוש, כשממשלת ישראל דאז קיבלה את מפת הדרכים. אך באותה נשימה נאמר שלא ניתן להקפיא חיים ביהודה ושומרון, ולכן תתאפשר בנייה שתאפשר התפתחות טבעית, המאפשרת חיים נורמליים. עם האמירה הזאת ועם המדיניות הזאת התחלנו את דרכנו כממשלה, ונתקלנו באמירה אמריקנית בעניין הצורך לנסות להביא קודם כול את העולם הערבי, כבר שכחנו את זה, רצינו מאוד את העולם הערבי סביב השולחן, וכדי להביא את העולם הערבי לקחנו על עצמנו התחייבות לאפשרות של הקפאת בנייה. אז העולם הערבי לא בא. הסירוב היה בערב-הסעודית, למי שכבר שכח, כשהנשיא אובמה הגיע לריאד, והמלך עבדאללה סירב בפניו פעמיים תמורת אותו פיקדון של הקפאה להתייצב למשא-ומתן אזורי, כמי שאמור לשבת לשולחן. ואחר כך ניסו לשכנע אותנו להביא את הפלסטינים לשולחן דרך אותה החלטה על השהיית הבנייה,

כפי שקוראים לזה, במשך עשרה חודשים, גם זה לא עזר. ואף-על-פי-כן, אף שעברנו את התקופה, ולא התקבלה החלטה חדשה על הקפאה, לקחנו על עצמנו כמה ריסונים, לצורך העניין, מטעמי רגישות, מטעמי הידברות, בעיקר עם ידידינו שמעבר לאוקיינוס, והדבר לא עזר. מה שקרה בסוף השבוע הגדיש את הסאה: גם לא באים לשולחן, גם לא מוכנים לנהל משא-ומתן ישיר, ואנחנו סופגים וסופגים וסופגים. בעצם בהחלטתנו חזרנו, מבחינתי, להבנות שהיו בין בוש לשרון. זה משקף, לצערי, גם את ההבדל בין האתוס הציוני לאתוס הפלסטיני. שניהם קשורים למדינת ישראל. האתוס הציוני הוא אתוס של בנייתה, והאתוס הפלסטיני הוא אתוס של הריסתה. כן, אנחנו דוגלים בבנייה, בפיתוח, בהפרחת שממה, בתרומה מדעית לעולם, בתורה, בדרך ארץ, לבנות ולהיבנות. זה האתוס שלפיו חיו וגידלו את ילדיהם אודי ורות פוגל ז"ל, וזה האתוס שלפיו פועלת ממשלת ישראל. יהי זכרם של הנרצחים ברוך. תודה רבה, אדוני. אתה מציע להסתפק בתשובתך? זאת הצעה לסדר-היום. אין הצעות אחרות, אז אנחנו לא צריכים להצביע על כך. מסתפקים בתשובת השר. תודה רבה. עוברים להצעות חוק? אין הצבעה? מכיוון שמסתפקים בהצעת

האם כל המציעים, כל המציעים שנמצאים פה, מסתפקים בתשובת השר? התשובה היא: כן. אף אחד לא אומר שלא, חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת אלדד, אתה לא מסתפק? אתה לא מסתפק. מה אתה מציע?

אני לא יכול להציע משהו אחר.

השר ביקש להסתפק בדבריו. יש הצעה אחרת. השר, חבר הכנסת אלדד מבקש דיון במליאה. אם אין לך התנגדות, אז אפשר לתת שתי הצעות אחרות. דיון במליאה. הדיון התבצע, זה היה דיון, אבל פורמלית יש הליך של העברת ההצעה לסדר-היום לדיון במליאה. הדיון התקיים בפועל. ובכן, יש שתי הצעות.

אנחנו יכולים לתת לחבר הכנסת עזרא ולחבר הכנסת בן-ארי, שביקשו עמדות נוספות, לאחר תשובת השר. חבר הכנסת גדעון עזרא,

ולאחר מכן חבר הכנסת בן-ארי,

כמובן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מוכרח לומר, שמעבר לגינוי החד-משמעי לפיגוע הזה, סגן ראש הממשלה, המשנה לראש הממשלה, בוגי יעלון, יצא לי להיות אתו ביהודה ושומרון, בשטחים שבהם אנחנו מדברים עכשיו, ואני מוכרח לומר כמה דברים. לפני כמה חודשים היה פיגוע בבית-חגי, ושם נהרגו, זה היה בני-נעים, אבל התושבים מבית-חגי. זה היה בדרום יהודה. עכשיו הפיגוע היה בשומרון, אזור פרובלמטי מאז ומתמיד. אני בטוח ששירותי הביטחון וצה"ל ימצאו את מי שביצע את הפיגוע הזה, אבל אני לא בטוח שאנחנו לא צפויים לאירועים דומים בעתיד. נדמה לי שהפתרונות, אני לא שומע פתרונות לעשרות-אלפי מתנחלים שנעים יום-יום בדרכי יהודה ושומרון, אני לא שומע להרבה מאוד יישובים שאין בהם גדרות, מה שכן היה באיתמר. אני, בצד הדברים האלה שנעשים כיום, הייתי שמח לקבל גם הצעות לפתרונות. אני לא חושב שהדרך היא שאחרי כל פיגוע אנחנו צריכים לסגת, אבל אני גם בטוח שעמדת ראש הממשלה על בניית 400 דירות לא משפרת את מצבנו כהוא-זה בשום מקום, כולל ארצות-הברית. אני מצפה מאוד מהממשלה שנהיה מעשיים, ונלך קדימה בתוכנית שראש הממשלה אמר שהוא בונה כרגע.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת גדעון עזרא. חבר הכנסת בן-ארי, לפני שאתה הולך, או אתה לא הולך, למען האמת, מכיוון שבדקתי עם יושב-ראש הכנסת, שניהל את הישיבה בין 16:00 ל-17:00, ואתה הוצאת על-ידו, כך נמסר לי. אני לא הייתי בחלק הזה של הישיבה, הוא הוציא אותך. אתה יכול לחזור,

חבר הכנסת רותם, אני מדבר. אם כשאסיים לדבר יהיה לך משהו לומר, אתן לך. בדקנו את הדבר על-ידי מזכירת הכנסת,

לי אין קשר פה. נאמר לי שאתה הוצאת מהדיון על-ידי יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת ראובן ריבלין, שניהל את הישיבה,

לפי תקנון הכנסת, כיוון שאין הצבעה, אתה יכול לחזור להצבעה, אבל כיוון שיש כאן הסכמה, קודם כול, אתה לא יכול לדבר ב-60 שניות שיש לך, או אין לך, כפי שאמרתי. ודאי. זכות הדיבור, לא, לא, לא. קודם כול, הכללים הם בוודאי לכולם. זה ברור כשמש. אם רובי ריבלין, שאומר לי "לך מפה", יש לו דין אחד לבן-ארי או שזה גם לאויבים?

אדוני, אני אקריא לך: "קריאה לסדר והוצאה מישיבה". "הוצא חבר כנסת מישיבת הכנסת כאמור בסעיף קטן זה, רשאי הוא להיכנס לאותה ישיבה אם הרשה זאת יושב-ראש הישיבה או לצורך הצבעה בלבד". ובכן, אין לך, אני מצטער. יש תקנון. אנחנו נבדוק את האלמנט הזה. תבוא להצבעה, תבוא להצבעה. מי שאל אותך בכלל? אני לא,

אני מצטער, אני לא קובע כאן את הדברים. אנחנו צריכים להצביע או שלא? מישהו מבקש להצביע על כך שההצעה לסדר-היום על הרצח באיתמר תובא לדיון במליאה כפי שהציע חבר הכנסת אלדד, או שכולם מסכימים? אפשר להצביע, כולם יהיו, אני עובר להצבעה.

נעבור, הכי טוב, נצביע. חבר הכנסת אלדד מציע להעביר למליאה. ובכן, אנחנו נעבור להצבעה למען הסדר הטוב. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. ובכן, 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעות לסדר-היום בנושא: הרצח באיתמר, תובאנה לדיון במליאת הכנסת. אנחנו עוברים עכשיו, חברי וחברות הכנסת, להצעות חוק. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 8), התשע"א 2011, קריאה השנייה וקריאה השלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל את דברי במשלוח תנחומים לידידי, משפחות פוגל ובן-ישי, ואני מוכרח לומר שאחרי הדיון שנתקיים פה נזכרתי בדבריו של אורי צבי גרינברג,

לפעמים אין ביטוי במלים וצריך האדם לזעוק מעוצמת מכאובים נאמנים. לכן אז נושך האדם את שפתיו עד דם והוא מחריש או חורק בשיניו הזועם. אנחנו מחרישים כי נשכנו את שפתנו עד דם, כי הכאב אדיר הוא. רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 8) עוסקת בערר שני ברשות והארכת מעצר או חידושו. הצעת החוק מבקשת לצמצם במידה את מספר הדיונים המתקיימים בבית-המשפט העליון, שניתן לצמצמם בלא פגיעה בזכויות הנאשם, וזאת בשני תחומים בדין הפלילי: ערר שני על החלטות הנוגעות למעצר ובקשות להארכת מעצר של נאשם מעבר לתשעה חדשים. אנו קודם מציעים לבטל את הזכות לערר שני לבית-המשפט העליון, שהיום מוקנית לצדדים במקרים של החלטות בעניין מעצר, ולאפשר לצדדים לבקש רשות מבית-המשפט העליון להגיש ערר שני בענייני מעצר. בקשת רשות תאפשר דיון בערכאה הגבוהה ביותר ובחינה של שלוש ערכאות בענייני מעצר,

בתיקים הרגילים די בכך שהחלטת מעצר נבחנת בערר אחד, בדיוק כמו שנבחן ערעור על פסק דין פלילי.

מוצע לאפשר לבית-המשפט שמרשיע נאשם שהיה עצור מעבר לתשעה חודשים לעצור את המורשע עד לגזר-הדין, זאת בניגוד לנוהג היום, שבו כל הארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים היא בסמכות בית-המשפט העליון, אפילו לאחר הכרעת הדין. במקרה שבו הנאשם מורשע מדובר בהארכת מעצר קצרה עד גזר-הדין ואין צורך להגיע עד לבית-המשפט העליון לשם כך. היום מוסמך בית-המשפט העליון להאריך את מעצרו של נאשם ב-90 יום כל פעם כאשר הנאשם נמצא במעצר לתקופה העולה על תשעה חודשים. מוצע לתקן את החוק ולאפשר לבית-המשפט, במקרים מתאימים, להאריך את המעצר ב-150 ימים כל פעם. המדובר במקרים מסובכים ומורכבים שבהם מעריך בית-המשפט שהדיון יארך זמן.

מוצע לקבוע כי לבית-המשפט הסמכות לצוות על מעצר "גישור" שלא יעלה על 72 שעות, אם הנאשם היה בעבר במעצר מעבר לתשעה חדשים והיום אינו עצור או עומד להשתחרר, כדי לאפשר לתביעה להגיש בקשה לבית-המשפט העליון לחדש את המעצר. קבוצת חד"ש מציעה כמה הסתייגויות אשר מבקשות לא לבטל את הזכות לערר שני בהחלטות בענייני מעצר ולאפשר הארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים ב-100 ימים, במקום 150 המוצעים על-ידי הוועדה, ולאפשר מעצר "גישור" של 36 שעות במקום 72. אנחנו מבקשים לדחות את ההסתייגויות, באשר הן מפירות את האיזון שבין ייעול ההליכים בבית-המשפט לבין זכויות העצור. אני קורא למליאה לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח אשר אישרה הוועדה. אני רוצה להודות למנהלת הוועדה, הגברת דורית ואג, לצוות הוועדה, לעורכת-הדין אפרת חקאק, היועצת המשפטית אשר טיפלה בחוק ואשר היתה זו שהביאה אותנו לאיזונים הנכונים.

אני מודה לך. חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד ועפו אגבאריה, קבוצת סיעת חד"ש, הגישו חמש הסתייגויות. האם תסתפק, אדוני, בחמש דקות על כל ההסתייגויות? לא אוכל. לא תוכל.

בעשר דקות? עשר דקות על כל ההסתייגויות? מספיק? על כל ההסתייגויות. אני מודה לך. יופי, אני מאוד מודה לך.

בבקשה. תודה רבה לך, אדוני. אני אכן אנמק את כל ההסתייגויות של קבוצת חד"ש במסגרת זמן של עשר דקות.

אף שההסתייגויות שלנו מהצעת החוק הזו הן הסתייגויות עקרוניות, עמיתי חברי הכנסת, ואני מציע לכולכם להקשיב ולשמוע אותן בקשב רב. כולנו שותפים, עמיתי חברי הכנסת, ברצון להקל את העומס בבתי-המשפט. זו תכלית שהיא ללא ספק חשובה וראויה. אבל עם כל החשיבות של התכלית הזאת, אין הצדקה לפי דעתנו להתנות את זכותו של עצור לערר לבית-המשפט העליון על החלטה של בית-המשפט המחוזי בערר בקבלת רשות מיוחדת. חוק המעצרים, אני מזכיר לכולם, נחקק בשנת 1996 כדי לתת ביטוי למהפכה החוקתית ולמעמדה העילאי של הזכות לחירות בהליך הפלילי. החוק ביקש להבטיח כי השימוש במעצר, שהוא כלי קיצוני שמאפשר שלילת חירות של אדם עוד טרם הוכחה אשמתו במשפט הוגן, במקרים רבים, אגב, עוד לפני הגשת כתב אישום נגדו אפילו, שהשימוש הזה במעצר לא יעלה על הנדרש באופן הכרחי. הזכות החריגה והייחודית להגיש ערר שני לבית-המשפט העליון נועדה בהקשר הזה לשמור בקפדנות יתירה על עקרון המידתיות ועל העיקרון שהמעצר הוא לעולם בגדר חריג. בפועל, עמיתי חברי הכנסת, תכליתו החשובה של חוק המעצרים לא הוגשמה. במקום להפוך לנדיר יותר, השימוש בכלי המעצר הפך בשנים האחרונות לרווח יותר.

בעוד בשנת 1998 היו 40,345 מעצרים, בשנת 2008 היו, שימו לב, 58,018 מעצרים. בעוד בשנת 1998 היו 6,800 מעצרים עד תום ההליכים ומעצרים עד למתן החלטה אחרת, בשנת 2008, שימו לב, היו 15,110. אלה המספרים שבפני. אנחנו צריכים לדעת כמה עררים הוגשו כערר שני לעליון וכמה מהם התקבלו וכמה נדחו. אדוני מעיר הערה נכונה בהחלט. אכן, אדוני יכול להגיד שרוב העררים שמוגשים לבית-המשפט העליון נדחים, ובכל זאת, זה עדיין לא מונע את הזכות של אנשים להגיע עד בית-המשפט העליון. אני מזכיר לכם, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על אנשים שהם לא רק בינתיים חפים מפשע לפי חזקת החפות, כי שום בית-משפט לא הרשיע אותם בשום דבר, אנחנו מדברים לעתים גם על מצבים שבהם עדיין אין אפילו כתב אישום. עדיין אין אפילו כתב אישום. זה מצב שבו אדם נעצר לצורך חקירה, ואנחנו מדברים על ביקורת שיפוטית ביחס לאדם שהוא עדיין אפילו לא נאשם, לא רק שהוא לא מורשע, הוא עדיין אפילו לא נאשם. כאשר אני הצבעתי על העלייה הדרמטית במספרם של המעצרים ובמספרם של המעצרים עד תום ההליכים, העלייה הזאת לא משקפת עלייה בפשיעה המדווחת. לפי הנתונים של אתר משטרת ישראל, המגמה היא הפוכה לגמרי. בין 1999 ל-2008 חלה ירידה משמעותית בתחומים רבים ומגוונים בשיעור הפשיעה ל-1,000 נפש. לנוכח האופי הקיצוני הזה של כלי המעצר, אופי שאנחנו רואים, למרבה הצער, שיש בו שימוש שגרתי ורווח, חשוב, והייתי אומר גם חיוני, לשמור על המנגנונים המיוחדים שנועדו למנוע החלטות שגויות. עצם העובדה שלאדם מוקנית הזכות לפנות לערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר כדי למנוע פגיעה בלתי מוצדקת בחירותו, משדרת מסר חשוב מאין כמותו למערכת כולה בדבר הזהירות הכפולה והמכופלת הדרושה בהקשר זה. כדי להצדיק התערבות של בית-המשפט העליון בהחלטת מעצרים, גם זו הניתנת בערר, די בכך שההחלטה לגופה אינה ראויה או אינה מקיימת את התנאים הקפדניים הדרושים כדי לשלול את חירותו של אדם שעדיין מוחזק כחף מפשע. אין מקום לדרוש, כתנאי להתערבות זו, כי יקוימו המבחנים המיוחדים הנדרשים בדרך כלל כדי להצדיק מתן רשות ערעור, קיומה של שאלה משפטית מיוחדת, סוגיה עקרונית וכדומה. עצור הנהנה מחזקת החפות זכאי לכך שערערו יידון בבית-המשפט העליון, גם אם נראה על פני הדברים כי הערר מגלה רק עילה שגרתית להתערבות בהחלטת הערכאה הקודמת.

עמיתי חברי הכנסת, גם עמדתה של הסניגוריה הציבורית: אין לייעל את המערכת על-ידי כרסום בזכויותיהם של חשודים ונאשמים, בוודאי ובוודאי לפני שלא מוצו כל האפשרויות האחרות. החוק הזה מציע להסמיך את בית-המשפט העליון להאריך את מעצרו של אדם אשר שהה במעצר מעבר לתשעה חודשים בקשר עם משפט שעודנו מתנהל ב-150 ימים במקום ב-90. לטעמנו זו השלמה בעייתית עם המצב הבלתי-נסבל שבו עצורים רבים מדי מוחזקים בכלא מעבר לתשעה חודשים.

חוק המעצרים, החרד לזכות לחירות, לעקרון חזקת החפות ולזכותו של אדם להישפט בתוך זמן סביר, קבע סד זמנים הדוק בהקשר הזה. הסמכות להאריך את מעצרו של אדם מעבר לתשעה חודשים אמורה להיות בבחינת החריג שבחריגים, ובשום פנים ואופן אינה אמורה להפוך לעניין שגרתי. מכאן שהדרך להקל את העומס המוטל על בית-המשפט העליון בהקשר זה אינה לאפשר לו להאריך את המעצר לתקופות ממושכות יותר, אלא לנקוט צעדים מערכתיים דרושים, כולל השקעת משאבים, כדי להבטיח שבפועל יהיו פחות תיקים כאלה. סד הזמנים הקבוע בחוק המעצרים בהקשר זה מצטרף לעיקרון החשוב הקבוע בסעיף 125 לחוק סדר הדין הפלילי , התשמ"ב 1982, זה עיקרון שמוכר, לצערנו, בעיקר בהפרתו, שלפיו כל עוד לא הוחל בגביית ראיות, רשאי בית-המשפט מזמן לזמן לדחות את מועד תחילת המשפט או המשכו כפי הצורך. הוחל בגביית הראיות, ימשיך ברציפות יום-יום עד גמירא, זולת אם ראה, מטעמים שיירשמו, כי אין כל אפשרות לנהוג כך. במובן זה הוא בא לא רק כדי להגן על אדם מפני פגיעה בלתי מידתית בזכויותיו, אלא גם כדי להבטיח שעצור יישפט בתוך זמן סביר. הזכות להישפט בתוך זמן סביר היא זכות יסוד חוקתית הנגזרת מהזכויות לכבוד ולחירות והמוכרת במשפט הבין-לאומי. אני מפנה בהקשר זה לאמנה בדבר זכויות מדיניות ואזרחיות, אשר נחתמה ואושררה על-ידי מדינת ישראל, שמדגישה את זכותו של אדם To be tried without undue delay. כאשר משפט מתנהל בעצלתיים, עם המתנות של שבועות וחודשים בין דיון לדיון, נגרם עינוי דין קשה מנשוא לנאשם ולנפגע העבירה ונזק חמור למלאכת עשיית הצדק. חקירתם הנגדית של עדים פחות יעילה ויכולתם של שופטים לזכור את פרטי העדויות מדיון לדיון נפגעת בצורה קשה. אין צורך לומר שכאשר הנאשם במעצר, הפגיעה הזאת חמורה הרבה יותר. הסניגוריה הציבורית,

מדגישה במכתב שהיא העבירה בהקשר הזה, שהפיקוח התקופתי ההדוק על מעצרים מעבר לתשעה חודשים פעל בין היתר לזירוז ההליכים המתנהלים, ובאותו הקשר היא תיארה גם כל מיני צעדים שננקטו בתקופה האחרונה לייעול מערכת המשפט, אם הקמת בית-המשפט המחוזי במחוז המרכז ואם הוספת תקני שיפוט.

אתה תאמר לי,

שזה רחוק מלספק, ואני מסכים אתך בהקשר הזה, והייתי רוצה שיהיו יותר תקני שיפוט, אבל עדיין הפתרון לא יכול להיות על חשבון זכויותיהם של עצורים ושל אנשים שעדיין לא הורשעו בדין. אני אומר, עמיתי חברי הכנסת, שאני ער לכך שגם אם יושקעו המשאבים הדרושים בהגדלת מספר השופטים, וגם אם המערכת תתייעל בצורה מיטבית, עדיין יישארו מקרים חריגים שבהם לא ניתן יהיה לסיים את התיק בתוך תשעה חודשים. אולם דווקא במקרים החריגים האלה חשוב להבטיח פיקוח צמוד של בית-המשפט העליון. אם הצעד הקיצוני של הארכת מעצר כל כך ממושכת יישאר בגדר מוצא אחרון, כפי שהוא אמור להיות, ממילא העיון התקופתי במעצרים אלה לא יעמיס על בית-המשפט מעבר לנדרש.

עמיתי חברי הכנסת, הגשנו כמובן הסתייגויות נקודתיות, אבל בעצם, בגדול, ההסתייגות שלנו היא מהרציונל ומהרעיון הבסיסי של החוק. ההסתייגויות שלנו מכוונות לרכך את גודל המכה הקשה שיש בחוק הזה, לטעמנו מכה קשה ביחס לזכויותיהם של עצירים, של עצורים ושל נאשמים. עמיתי חברי הכנסת, צריך לזכור שזכויות האדם לא נעצרות בשעריו החיצוניים של בית-המשפט הפלילי. גם מי שמובל לבית-המשפט כחשוד, כעצור, כנאשם, זכאי לזכויות אדם. זכויות אדם טומנות בחובן את הזכות המרכזית,

לחירות. אנחנו פוגעים בזכות הזאת, עמיתי חברי הכנסת, בהצעת החוק הזאת, בחוק שמובא היום לאישור בקריאה שנייה ושלישית, הרחק הרחק מעבר למה שצריך, מעבר למה שראוי, מעבר למה שמותר למדינה דמוקרטית. כדי להגן על האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, את החוק הזה וחוקים דומים לו צריך לדחות על הסף. אני מאוד מאוד מודה לך, גם עמדת בזמן ובסיכום. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק סדר הדין, אתה רוצה להשיב, אדוני היושב-ראש? לא, לא, חבר הכנסת אלקין, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להשיב. הוא שינה את דעתו.

אנחנו מייד נעבור להצבעה. הודעה למזכירת הכנסת.

יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 11), התשע"א 2011, שהועברה מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

עכשיו נעבור להצבעה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 8), התשע"א 2011. אנחנו מצביעים עכשיו על ההסתייגות של חברי הכנסת דב חנין,

חנא סוייד ועפו אגבאריה, להלן: קבוצת סיעת חד"ש, לסעיף 1. מי בעד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 1 לא נתקבלה. בעד, 2, נגד, 34, אין נמנעים. ההסתייגות לא עברה. אנחנו נעבור להצבעה על סעיף 1 כנוסח הוועדה. כיוון שלסעיף 2 אין הסתייגויות, אנחנו נצביע על סעיפים 1 ו-2 כנוסח הוועדה,

סעיפים 1 2, כהצעת הוועדה, נתקבלו. ובכן, 38 בעד, שלושה מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 1 ו-2 אושרו כנוסח הוועדה. לסעיף 3 קבוצת חד"ש מציעה הסתייגות. אנחנו מצביעים עכשיו על ההסתייגות. נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 3 לא נתקבלה. שלושה בעד, 36 מתנגדים. ההסתייגות לא עברה. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 3 כנוסח הוועדה. סעיף 3, כהצעת הוועדה, נתקבל. 37 בעד, שלושה מתנגדים. סעיף 3 אושר, כנוסח הוועדה. לסעיף 4, הסתייגות קבוצת חד"ש. הסתייגות? לא, אין יותר הסתייגויות בלאו הכי, לסעיף 5. בואו נסיים את זה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש

ובכן, שלושה בעד, 32 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לא אושרה. אנחנו נעבור להצבעה על סעיפים 4 ו-5. סעיף 5 הוא ללא הסתייגויות, חבר הכנסת בר-און, ולכן על סעיף 4 ועל סעיף 5 נצביע ביחד, כנוסח הוועדה. בבקשה, נא להצביע. סעיפים 4 5, כהצעת הוועדה, נתקבלו. ובכן, 36 בעד, שלושה מתנגדים. סעיף 4 וסעיף 5 אושרו כנוסח הוועדה. האם יושב-ראש הוועדה מסכים להצביע גם בקריאה השלישית? אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית. נא להצביע. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 8), התשע"א 2011, נתקבל. ובכן, 36 בעד, שלושה מתנגדים. החוק עבר בקריאה השלישית. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס' 8), התשע"א 2011, אושר בקריאה השנייה ובקריאה השלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, קריאה השנייה וקריאה השלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 3), התשע"א 2011. הצעת חוק זו היא הצעת חוק פרטית שהוגשה על-ידי חברי כנסת רבים, ובראשם חברי הכנסת זאב אלקין, אריה אלדד, רוברט אילטוב, זבולון אורלב,

זאב בילסקי,

אתה קורא את זה במהירות של תפילת ערבית אחרי נעילה. וחברי כנסת נוספים. האם הישיבה מתקיימת, אדוני? אני לא יודע, אני חושב שכן. אני תיכף אבדוק.

אנחנו מודים לחבר הכנסת בר-און על העצות איך להקריא, באיזה קצב, אבל זה לא עוזר לך להתקדם. הצעת החוק היא צעד נוסף ביישום מסקנות דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש-קטיף וצפון השומרון, כפי שפורסם ב-6 ביוני 2010. מטרת הצעת החוק לקבוע מסלול פיצוי לשוכרים פרטיים,

שלשוכרים בדיור הציבורי כבר ניתן מענה בעבר. במסגרת ההצעה הוחלט לבטל את מקדם ותק המגורים ביישוב מפונה כתנאי סף לקבלת הפיצוי במסלול ב', שהוא מסלול של פיצוי בשל בית-מגורים, שסכומו מחושב לפי סוג בית-המגורים ושטחו.

וזהו ההסדר העיקרי שבהצעת חוק, הוחלט על מסלול פיצוי בדרך של שיפוי בגין רכישת מגרש מגורים והלוואה לבניית בית-המגורים, שתהפוך למענק, על מנת להקל על המפונים שהיו שוכרים פרטיים לרכוש בית. גובה ההלוואה ייקבע בהתאם לגודל המגרש, מיקומו והתאריך שבו נרכש. במסגרת ההצעה נקבעו היישובים לפי יישוב המקור שבו התגורר השוכר ובהתאם ליישובי הקבע שאליהם עברו להתגורר המפונים מאותו יישוב מקור,

העתקה קהילתית. יש לציין כי קבלת הפיצוי תלויה בפינוי הקרווילה, בית-המגורים הזמני.

מוצע להאריך את תקופת הזכאות לשיפוי בגין מס רכישה ששולם בשל בית-מגורים חלופי בחמש שנים נוספות, כך שהתקופה תעמוד על עשר שנים. במהלך הדיון בוועדה לקראת הקריאה השנייה והשלישית הוחלט על מרכיב פיצוי נוסף שיחול על כלל המפונים, והוא מענק בשל הוצאות בקשר עם תכולת בית-המגורים. פיצוי זה בא לכסות על נזקים שנגרמו לציוד עקב המעבר או הצורך ברכישת ציוד חדש שיתאים למגורים החלופיים.

הוחלט לקבוע הוראה המתייחסת לשומות המגרשים, שלפיה ניתן יהיה לגבות מבני האזור המפונה אשר ירכשו מגרשים בניצן ובבאר-גנים סכום שיתבסס על ערכי הקרקע באותם היישובים, נכון לחודש דצמבר 2009. הצעת חוק זו היא הצעה חשובה, שבאה לסייע ולהיטיב את מצבם של שוכרי הדירות המפונים, שחלקם עדיין מתגוררים במגורים הזמניים.

אדוני היושב-ראש, לחברי הכנסת, בלי להביע עמדה של חברי הכנסת בעד ההתנתקות או נגד ההתנתקות, או העמדות הפוליטיות שיש לחברי הכנסת, נגרם עוול למתיישבים שהיו בגוש-קטיף ובצפון השומרון. הם עלו על הקרקע וגרו שם על-פי החלטות ממשלה, הם לא עשו דברים לא חוקיים. הממשלה היא שהחליטה לפנות אותם משם. נגרמו להם נזקים שלפי דעתי גם הזמן לא מרפא אותם.

אני גם חתמתי היום, יחד עם חברים נוספים, על הצעת חוק נוספת שתואמת את המסקנות של ועדת החקירה הממלכתית. החוק הזה שאנחנו מגישים היום לקריאה שנייה ושלישית גם הוא חלק, כפי שאמרתי, מדוח ועדת החקירה הממלכתית. יש לחוק הזה הסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון, שהיא הסתייגות נכונה, ואני לא נגדה, אבל אני בכל אופן מבקש להצביע נגדה, מכיוון שהממשלה הודיעה שהיא מתנגדת להסתייגות הזאת. היא הסתייגות תקציבית, ואם ההסתייגות הזאת תעבור הממשלה תמשוך את החוק, או על כל פנים תהפוך את זה להצעת חוק תקציבית, ואז החוק כולו לא יעבור.

עם כל הרצון והסימפתיה, וההסתייגות של חבר הכנסת אורון היא נכונה, אני מבקש להצביע נגדה ולתמוך בחוק בקריאה השנייה והשלישית.

אני מודה לך מאוד. כפי שאמרת, חבר הכנסת גפני, לחבר הכנסת אורון יש הסתייגות אחת. בבקשה, חבר הכנסת אורון, חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני הגשתי את ההסתייגות הזאת לא כדי להפיל את החוק כולו. החוק יעבור, זו דרכו של הבית הזה. מדובר בקבוצה מאוד מוגדרת, של 41 אנשים, שבנו עסקים באזור ארז. מי שמצוי בהיסטוריה של העת החדשה יודע: אף אחד לא עשה את זה בגנבה, אף אחד לא עשה את זה בניגוד לעמדת הממשלה. הם התפנו ממחסום ארז עוד לפני הפינוי, על-פי הוראה של שר התמ"ת דאז, ראש הממשלה אחר כך, אהוד אולמרט, ומאז, ככה הסתדר העולם, מעבר למעורבות שלי בנושא כל מפוני גוש-קטיף, הפרויקט הזה הפך להיות פרויקט כמעט אישי. ההסתייגות הזאת היא בעצם הודאה בכישלון,

אבל של הכנסת. אני לא מכיר אדם אחד, מראש המינהלת הראשון, יונתן בשיא, דרך ממשיכיו, כולל מה שאמר יושב-ראש הוועדה, שיש ממש בתביעה שלהם. הם קופחו בפיצוי בממד הנכסי, לא הוכרו המבנים שלהם, אף שישנה מדידה של שמאי ערב הפינוי, משום שהיתה אז מחשבה שאולי מדינה אחרת תקנה את השטח הזה. אין בעיה עקרונית, כפי שמנוסח פה, להגיד מה היה גודלו של המבנה של כל אחד ולקבוע שיעור פיצוי מסוים, ואני משאיר את זה אפילו פתוח, מה גובה שיעור הפיצוי.

מה אומרים? בספרים זה לא מופיע. חברי הכנסת, כשאנחנו אחת לכמה זמן פה מתקנים את החוק המקורי, כל הדברים הופיעו בספרים? בגוש-קטיף? אני אביא פה למליאת הכנסת את כל התשובות על השאילתות שאני קיבלתי, שהסבירו שככה הנוהל. כן בנו, לא בנו, כן מדדו, לא מדדו, יש תב"ע,

יש אישור בנייה, אין אישור בנייה. עם ישראל בונה, מה אתה רוצה? מה אתה מבלבל את המוח? עכשיו, באים האנשים האלה, שהשקיעו את מיטב כספם, ומקבלים פיצויים מגוחכים. 100 שקל למטר מרובע, כי זה מה שמופיע בספרים. הם אומרים: בנינו עם העובדים שלנו, בנינו בעצמנו, לא רשמנו את הכול, אתם יודעים מה? אני בכלל לא הולך לשם. אז אומרים לי: איך אתה יכול לתמוך במבנים שלא נבנו על-פי דין? איפה הייתם כל השנים האלה? אני דיברתי על כך שאין שם דין, גם בגוש וגם במחסום ארז, שכל מיני דברים הולכים "על-יד". וכל פעם, כשהנושא עולה, מהחוק המקורי, שש או שבע שנים, אומרים: אי-אפשר. הם לא, יש לזה השלכות רוחב והשלכות עומק, והשלכות אהין והשלכות אהער, ועכשיו מביאים הצעת חוק, כמה העלות שלה, חבר הכנסת גפני? כמה עשרות מיליונים. אני לא מתנגד לה. אבל למה אי-אפשר לתת תשובה ל-41 משפחות שמתדפקות על דלתות הבית הזה ועל דלתותיהם של חברי הכנסת?

זה לא מתחבר עם חלק מהמוטיבציות הפוליטיות של האנשים שמדברים בהם פה. אני יודע, זאת הצעה תקציבית, חברי השרים, אין פה 50 חברי כנסת, ואפילו לא יהיו שלושה שיתמכו בהסתייגות שלי, והיא תיפול. ואתם תישארו לתת תשובה לאותם אנשים שמסתובבים פה, ואומרים: למה אנחנו לא? למה נגרע חלקנו? מה אנחנו לא בסדר? אפילו לא התנגדנו לפינוי. אפילו לא הלכנו מכות עם חיילים. אמרו לנו, הלכנו. וזה כנראה מה שקורה. אני לא רוצה להגיד: צדיק וטוב לו, פה לא מדובר בצדיקים ולא מדובר בטוב לו. מדובר בצדק בסיסי. מה שאותי מנחה לאורך כל התקופה, בנושא שאני חלוק עליו פוליטית, שהתנגדתי להתיישבות שמה מהיום הראשון שלה, הפגנתי נגדה, אבל הבנתי שאם מוציאים אנשים מבתיהם, צריך לפחות באופן הוגן לפצות אותם. אותו דבר גם עם מחסום ארז.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אורון. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 3). לסעיפים 1 5 אין הסתייגויות, לכן אנחנו נצביע כהצעת הוועדה על סעיפים 1 5. בבקשה, נא להצביע. סעיפים 1 5 נתקבלו. ובכן, 38 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. סעיפים 1 5 אושרו, כהצעת הוועדה. אנחנו נצביע כעת על הסתייגותו של חבר הכנסת חיים אורון לאחרי סעיף 5. בבקשה, נא להצביע על הסתייגות חבר הכנסת אורון.

חבר הכנסת

אורון לאחרי סעיף 5 לא נתקבלה. ובכן, ארבעה בעד, 28 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים לסעיפים 6 8. לסעיפים 6 8 אין הסתייגויות. מי

מי נגד, נא להצביע. כנוסח הוועדה, כמובן. סעיפים 6 8 נתקבלו. ובכן, 37 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. סעיפים 6 8 אושרו כנוסח הוועדה. אנחנו נעבור, ברשות יושב-ראש ועדת הכספים, לקריאה השלישית.

אנחנו עוברים לקריאה השלישית, תודה לך. נא להצביע. חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, נתקבל. ובכן, 38 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. אני מודיע שהצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, עברה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. החוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעה הבאה: הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011. החוק יוצג על-ידי חבר הכנסת רוני בר-און, ממלא-מקומו של יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת מופז, שאיננו נמצא כאן. להצעת החוק הזאת אין הסתייגויות. מייד לאחר הדברים שלך אנחנו עוברים לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה וקריאה שלישית את הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011, שיזם חבר הכנסת לשעבר צחי הנגבי, יחד עם 72 חברי כנסת נוספים. דומני שלבד משני חברי כנסת שיכולים היו לחתום על החוק, שלא היו סגני שרים ו/או שרים, כל חברי הכנסת כאחד התייצבו מאחורי החוק הנכון הזה. לפני כשנה סערה הארץ כאשר דניאל יובל בן ה-11, שנמצא אתנו כאן ביציע האורחים, נפצע ואיבד את רגלו כשעלה על מוקש ברמת-הגולן. לבד מהצורך לציין את השיקום המופלא של דניאל, שרץ,

משחק כדורגל ומתנהל כאחד הנערים לכל דבר ועניין, ועל כך גאוותו, גאוות משפחתו וגאוותנו אנו, אם מותר, פציעתו של דניאל העלתה על סדר-היום בעיה קשה שמדינת ישראל כשלה עד כה בהתמודדות עמה, הבעיה של שדות המוקשים. סליחה. סגן השר מוזס, שומעים את כל ההתייעצות הסיעתית שלכם עד פה. בבקשה, אדוני. הצעת החוק שנאשר, כך אני מקווה, בעוד שעה קלה, נועדה להסדיר את פינוים של כל אותם שדות מוקשים נגד אדם שאינם חיוניים עוד לביטחון המדינה ומהווים מפגע בטיחותי חמור המסכן חיי אדם. זאת ייעשה בתוך זמן קצר ככל האפשר, ובהתחשב במחויבויות הבין-לאומיות של מדינת ישראל. בפינוים של שדות מוקשים אלה טמונה גם תועלת, שלא לומר תועלות נוספות, שכן לאחר הפינוי ניתן יהיה להשתמש בשטחים המפונים לצרכים שונים, כמו הרחבת יישובים,

שדות חקלאיים, מיזמי תחבורה, תשתיות, תיירות ועוד ועוד. לפי ההצעה, תוקם במשרד הביטחון רשות לפינוי מוקשים. הרשות תכין מפרט לאומי לפינוי מוקשים, שיתאם ככל האפשר את אמות המידה הבין-לאומיות לפינוי מוקשים הומניטרי ויתחשב בנהלים הנהוגים בצבא-הגנה לישראל. הרשות גם תכין תוכנית רב-שנתית ותוכנית שנתית לפינוי שדות מוקשים, שתובאנה לאישור שר הביטחון. כדי להבטיח כי התוכניות מייצגות מגוון רחב של שיקולים לאומיים, תוקם לצד הרשות ועדה מייעצת, שבה יהיו חברים נציגים שונים של משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות, שתחווה את דעתה על התוכניות. הפינוי עצמו לא יתבצע בידי הרשות אלא בידי מפעילים שייבחרו לשם כך, ושיעמדו בתנאי המפרט הבין-לאומי. לצד המפעילים יפעלו חברות מפקחות, שיבצעו בקרה וביקורות שוטפות על פעולתם. הרשות תקיים פיקוח על המפעילים ועל החברות המפקחות בהתאם למפרט הלאומי, לרבות פיקוח עליון, והיא גם תהיה אחראית לתאם את פעילות המפעילים והחברות המפקחות מול צה"ל ורשויות המדינה השונות, וכן לבצע ביקורות, סיורים ותיקוני גדר ושילוט בשדות שבהם הם פועלים. ביטול ההכרזה על השדה כשדה מוקשים וכשטח צבאי סגור, שהוא למעשה הפעולה הסופית הנדרשת לשם פתיחת השטח, ייעשה על-ידי המפקד הצבאי רק לאחר שנוכח כי התקיימו אישורים בכתב מהמפעיל, מהחברה המפקחת ומהרשות כי השטח פנוי ממוקשים. ביטול ההכרזה על השדה כשדה מוקשים וכשטח צבאי סגור, שהוא למעשה הפעולה הסופית הנדרשת לשם פתיחת השטח, ייעשה על-ידי המפקד הצבאי רק לאחר שנוכח כי התקיימו אישורים בכתב מהמפעיל, מהחברה המפקחת ומהרשות כי השטח פנוי ממוקשים. ביטול ההכרזה על השדה כשדה מוקשים וכשטח צבאי

אנחנו ממשיכים: הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, של חברת הכנסת דליה איציק,

תציג את הצעת החוק חברת הכנסת דליה איציק. בבקשה, גברתי. אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, השר כץ, אני מאוד רוצה שראש הממשלה יקשיב דקה אחת. אדוני ראש הממשלה, אלה ימים קשים לישראל, אלה בטח גם ימים קשים לך. אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו מחזקים את ידיך בכל מה שקשור למלחמה בטרור. אני רוצה שתדע שאנחנו שם, אין ימין ואין שמאל, ואין גיבורים ואין חלשים. אנחנו כולנו עם אחד, ואנחנו שם. ולחברי אלה שאומרים, או אלה ששמעתי שאולי אומרים: זה קרה באיתמר, אז, אני, יש לי יסוד סביר להניח שמי שנכנס עם סכין מזוהמת כזו, ורוצח ילדים בצורה הזו, לא ממש המיקום זה מה שחשוב לו. ואם הוא היה יכול לרצוח אותי או האחרים כאן, הוא גם היה עושה את זה במקומות אחרים. ולכן, אין לזה שום קשר למחלוקת פוליטית. רציתי להגיד לך את זה היום, זה מה שאני עושה עכשיו. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה) מבקשת לעגן בחקיקה את החובה לכלול נשים בהרכבן, וחבר הכנסת אחמד טיבי, אמרו לי שהיה לך נאום נפלא היום, אני מודה לך על כך, של ועדות חקירה ממלכתיות וועדות בדיקה ממשלתיות. היוזמה להגיש את החוק, חברי, נולדה בעצם בוועדת-טירקל. גם הנשים כאן, אבל גם הגברים בוודאי, ישמחו לדעת שהגיע הזמן שגם בוועדות חקירה שקמות, ולצערי קצת יותר מדי פעמים בישראל, לפי דעתי צריכות להיות גם נשים. שתי נשים היו עד עכשיו בוועדות חקירה בישראל: השופטת שושנה נתניהו והשופטת דליה דורנר. הנתונים הקשים הללו לא פסחו גם על ועדות חקירה שהוקמו במשך השנים, בתוכן רק שתי נשים. אני שמחה שגם חברי בקואליציה, ושר המשפטים ביניהם, וועדת שרים לענייני חקיקה תמכו בהצעת החוק הזו. יש בה מסר. אי-הכללת נשים בוועדות חקירה ובוועדות בדיקה משדרת מסר פסול של אפליית נשים והדרתן ממוקדי הכוח, ואנחנו צריכים לתקן בהקדם את הכשל הזה.

אדוני היושב-ראש, יותר מדי ועדות יש לה לישראל, יותר מדי רגשי נחיתות של הבית הזה, שמשום מה חושב הרבה פעמים שכשמחליטים בשבילו מבחוץ, ויהיו אנשים מכובדים ככל שיהיו, זה יעשה את זה יותר טוב. הגיע הזמן שהבית הזה יקבל קצת יותר אומץ ויותר כוח להחליט, ופחות יועבר לשופטים, ובכל הכבוד שיש לי לשופטים. אין לזה שום קשר. יש רשות שופטת, כבודה במקומה, ויש רשות מחוקקת, וגם כבודה צריך להיות במקומה.

אני רוצה להודות לחברי בקואליציה, לחברת הכנסת ציפי חוטובלי, שהיא גם יושבת-ראש הוועדה שאצלה נדון החוק הזה. יש פה הסכמה פה-אחד. תודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה, חברת הכנסת איציק. זו הצעה לקריאה ראשונה. לכן, אנחנו בדיון. מי שרוצה, זה הזמן. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ראשון הדוברים.

חבר הכנסת נסים זאב,

חברת הכנסת עינת וילף. מי שרוצה או רוצָה להירשם לדיבור, בבקשה, זה הזמן. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי.

אני סוגר עכשיו את רשימת הדוברים. מי שרוצה, אצל מזכירת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בהתאם לנסיבות אני אקדיש את הדקות האלה לימים השחורים והקשים שאנחנו נמצאים בהם. לפני כחצי שעה עד שעה עלה לדבר פה אחד מהמעוז של האויב, וכביכול בהתאם לנסיבות, ובהתאם למה שציפו ממנו, היושב-ראש, כביכול גינה את מה שהיה. אני רוצה להזכיר ידיעה, ואני אתן קרדיט לעיתונאי בשם רוני סופר מעיתון "ידיעות אחרונות", ואני אקריא לכם ידיעה מ-24 בינואר 2011. לא לפני עשר שנים. רבותי, לא חודשיים. 24 בינואר 2011. חברי הכנסת אחמד טיבי ומוחמד ברכה השתתפו בכינוס למען אסירים פלסטינים וכינו אותם, שימו לב, לוחמי חופש

אני חוזר: לוחמי חופש ומצפון, את אלה שדורסים עם טרקטורים, את אלה שדקרו בסכינים, את אלה שפוצצו ילדים, את אלה שפוצצו עשרות אנשים במלון "פארק" לוחמי חופש ומצפון. ופתאום הצטקצקות לשונית שכביכול גינוי, זה לא ראוי לפלסטינים לעשות כך. אם היה לי זמן הייתי מקריא לכם את תיאורי הטבח בתרפ"ט, בתרפ"א, בתרצ"ו, בתרצ"ט, עוד לפני שהיו שטחים, עוד לפני שהיה יהודה ושומרון, עוד לפני שאיתמר עלתה על הקרקע. הייתי מקריא לכם איך את הרוקח חסון תלו עם רגליו למעלה, וראשו למטה, והדליקו פרימוס מתחת לראשו. הייתי מקריא לכם איך אנסו שם ילדות, איך כרתו איברים, הייתי מקריא לכם. ועכשיו נקבל את ההצטקצקות הזאת, את החנפות הזאת. ביד אחת לגנות, וביד השנייה להגיד: אם אתם תטפלו באסירים שלנו,

בחבורת המרצחים, אנחנו נטפל בגלעד שליט. זו הקלטה. יעמוד פה מי שיעמוד ויכחיש, יש הקלטה: אנחנו נטפל בגלעד שליט.

יש לנו עסק עם אויב שיש לו פה נציגים בכנסת. מישהו פה מחפש קונסנזוס עם האויב שלו, אני לא שם.

בימים השחורים האלה צריך לשים את הדברים במקומם. ראש הממשלה שעזב כאן, ראש הממשלה שמדכא וחונק את ההתיישבות, ובימים האלה ממש בלי בושה, בלי בושה, מתיר 400 בתים שכבר מדברים עליהם כמעט שנתיים במעלה-אדומים, בביתר-עילית, לרצות איזה כמה שותפים קואליציוניים. אבל כשמדובר על תוכנית מיתאר באיתמר, אומר להם: אתם, אומר להם לתושבי איתמר, לילדים באיתמר, אתם הולכים להיעקר. הרוצח הזה מנצח, הרוצח הזה מקבל את שכרו באותה הכרזה של ממשלת ישראל שאומרת: אנחנו לא נבנה באיתמר. אני לא מסתובב באיתמר רק בימים קשים, טוב, אדוני.

אדוני, לכולם אתה מאפשר. משפט אחרון. אני מסתובב שם בימים כאלו ובימים אחרים. אני מכיר את הנוער שם, אני מכיר את הציבור שם, אני מכיר את עוצמתו, אני מכיר את עומק כאבו. ואני רוצה לומר לראש הממשלה ולשר הביטחון שלו שמה שיש שם, הילדים האלה הם יותר חזקים פי כמה וכמה מכל האוויר שאתם מנפחים, ובכל הססמאות של, הם רוצחים ואנחנו בונים. ססמה נואלת, ססמה נוראית.

אנחנו באמת בונים, אנחנו באמת נבנה את הארץ הזאת גם אם ראש הממשלה הזה של הליכוד ינסה לחנוק אותנו.

אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חברת הכנסת עינת וילף.

אחרי נסים זאב. אדוני היושב-ראש, ניסיתי להבין את החוק, הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים. מה זה "הולם"? מה פירוש "הולם"? 50% זה הולם? לא, מה זה הולם? נאמר אם רוצים להקים ועדה ממלכתית, ויש רק 30% נשים, זה הולם או לא הולם? 40% זה הולם או לא? או צריך בדיוק 50:50? צריך לומר את זה גם באחוזים, זה מאוד חשוב. ואם לא יהיה 50%, גברת חברת הכנסת דליה איציק, הוועדה הזאת לא תקום. אני מודיע לכם. טוב שכך. כך צריך לחוקק חוק, חד-משמעית. אנחנו בעד הנשים, וכל עוד האשה לא מובילה, אין לנו בכלל זכות להקים את הוועדה הזאת. מה פתאום? זה לא הולם, זה לא יפה, זה לא נאה. אני רוצה להזכיר לכולם שברוך השם אפילו בבנגלדש יש ראש ממשלה אשה. מה אתם רוצים? מקפחים את האשה? ממשלת ישראל, היתה גולדה מאיר, גם היתה אשה. וברוך השם, יש לנו היום מועמדת גם לנשיאות מדינת ישראל, גברת דליה איציק. היא גם אשה, היא מועמדת, אחת המועמדים שלנו.

אני אומר לך, ואל תתפלא אם אני אתמוך בה.

אז אני אומר לך, הנשים, ההצבעה היא הצבעה חשאית. טוב, זה המזל שלי. אנחנו נאחל בריאות, זה המזל שלי שאני לא חייב, תודה. הנשיא המכהן הוא בריא וחי. אתמול הייתי אתו בטקס, אני אומר, אנחנו מסתכלים, צופים פני העתיד. אנחנו סך הכול בני-אדם.

אז גם נשיא יש לו עשר שנים. עד 2014. שנייה, שנייה, אנחנו מדברים לא אחרי מאה-ועשרים של הנשיא. הנשיא הנוכחי ימשיך בעזרת השם לחיות לאורך ימים ושנים. אנחנו מדברים אחרי עשר שנים שלמעשה הנשיאות,

אתה טועה. שבע שנים. שבע שנים בפעם אחת. בפעם אחת.

אז שבע שנים, אז נו, זה מאוד קרוב. מה זה פער השנים? 2014. נו, אז אתה רואה. אז אני, יותר. אז לכן, אל תסתכל. כשאני אומר: אני מעלה את העניין הזה,

חלילה וחס, התכוונתי למשהו. ואני באמת מאחל לנשיא הנוכחי שלנו אורך ימים ושנות חיים ובריאות איתנה. אני חושב שהוא עושה שירות חשוב מאוד לעם ישראל, וכל פעם שאני שומע אותו אני מתפעל מחדש. אנחנו אומרים: אשרי ילדותנו שלא ביישה את זיקנותנו. ואני אומר לך: אשריו, הזקן שלנו, שהוא קנה חוכמה, שבעצם מתקן הרבה דברים והרבה רשמים שהיו בעבר. כשאמרו "שמעון פרס", אז תמיד חשבו שההקצנה שלו ושהאיש הזה היה נוטה שמאלה.

אני רוצה לומר לך, שבשנים האלה שהוא נשיא הוא תיקן דברים חשובים, ורושם, ברגעים הכי קשים של מדינת ישראל, והוא עמד לצדה של הממשלה. ואני באמת מאוד מעריך את

עכשיו נא לסיים. עכשיו בעניין הזה של ייצוג הולם. לכן אני אומר, אני הפרעתי לך, אז נוסיף לך דקה. לא, אני ממש אנסה לצמצם. אז במשטר דמוקרטי, אדוני היושב-ראש, במשטר דמוקרטי יש שוויון בין גברים לנשים, ובאמת כולנו,

בש"ס אין למשל נשים.

אז נשים מקופחות? תתחילו לשנות.

אין אשה אחת בש"ס שמרגישה שהיא מקופחת. אדרבה. ביום שבו תשריינו מקומות לנשים, אז הייצוג ההולם זה לא בהכרח שזה איזה תיקון, אין נשים ברשימה,

תיקון עוול או

מצביעות יש, אבל נשים אין ברשימה.

ותאמין לי שאף אשה לא מתלוננת אצלנו. אף אשה לא באה למרן רבי עובדיה יוסף ואמרה: למה אני לא מועמדת? היא מבינה. הרב, תספר איזה אשה יש לך בבית. אריכות ימים.

זה, אגב, נקרא ייצוג לא הולם, אם אתה רוצה לדעת.

לא, לא, לא. הנהגת ש"ס היא נשים.

טוב, אדוני, נא לסיים. עכשיו כבר עברה דקה ואתה הפרעת לעצמך. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מברך באמת על הצעת החוק הזו, שהיא כל כך חשובה. איך כתוב במגילת אסתר? להבזות בעליהן בעיניהן. כך אמר אחשוורוש כאשר הרגיש שבעצם מבזים את הבעלים, לפעמים שלא בכוונה, אפילו שלא בזדון.

תשאיר משהו לשבוע הבא. שבוע הבא קוראים את המגילה. זה אמרו על עשיו.

אבל לא על הדוכן, אדוני. לא, לא על הדוכן. אני באמת תומך בהצעת החוק. אני חושב שברמה העקרונית הצעת החוק היא חשובה. אבל אני רוצה שבחוק ייאמר באופן הברור ביותר, שבתוך הוועדה, שאם לא היתה אפשרות להקים בוועדה ייצוג הולם, או לא היה איזה שוויון, לא נפסול את הוועדה רק מפני שלא היה ייצוג הולם. צריכים להשתדל, אבל לא מעבר לכך. אני מאוד מודה לך. חברת הכנסת עינת וילף, ואחריה, חבר הכנסת אייכלר.

אחריה חבר הכנסת אייכלר,

חבר הכנסת אילטוב,

חבר הכנסת חסון, אחרון הדוברים, ועוברים להצבעה בקריאה הראשונה. בבקשה, גברתי. אדוני כבוד היושב-ראש,

עמיתי חברי הכנסת, ובעיקר עמיתתי חברת הכנסת דליה איציק, לא רק שאני מברכת אותך על הצעת החוק החשובה, אני גם מאוד שמחה על כך שהממשלה החליטה לתמוך, ולכן אנחנו היום בהחלט בגאווה ובשמחה יכולים להצביע בעד ההצעה. אני רוצה לייחד את הדיון כאן לשאלה של למה בכל זאת נדרשת חקיקה, והרבה פעמים חקיקה מאוד ספציפית שמתייחסת, למשל כמו היום, לנושא של ועדות חקירה, כדי להבטיח שנשים ייוצגו באופן הולם. ובאופן הולם, למשל, שלא כמו שי, זה לא אפס. זה אומר שבוועדות חקירה לפחות תהיה לפחות אשה אחת. ברור שהשאיפה היא להגיע לפחות ל-50%, אבל ברור שאפס זה לא ייצוג הולם. הסיבה שיש צורך בחקיקה גם היום, כשאנחנו נמצאים בסך הכול בסיטואציה שבאופן מוחלט אנחנו מקבלים את ערך השוויון והרצון לראות נשים בעמדות בכירות, היא שגם כשיש רצון טוב, הרבה פעמים מה שקורה בפועל, שהרצון הטוב הזה לא בא לידי ביטוי במעשה. והדרך שבה זה קורה,

משום שמישהו מתכוון לכך ובאמת חוסם נשים, אלא באים להקים ועדת חקירה, מנסים לחשוב מי יכול להיות, יש אפילו מישהו שיגיד: בואו נדאג לכך שתהיה אשה בוועדה, חושבים על שם או שניים,

זה גם מה שקרה בוועדת-טירקל, בגלל שהחשיבה היא בדרך כלל לא חשיבה מסודרת או מתודית, אז הולכים עם השמות שהם יותר מוכרים ומפורסמים. עדיין סטטיסטית האנשים היותר מפורסמים נוטים להיות גברים, ובואו נגיד ככה, את אותן נשים שבכל זאת חושבים עליהן בגלל שהן מוכרות וכולם חושבים עליהן, אז הן גם בדרך כלל נוטות להיות מאוד מאוד עסוקות, ולא תמיד זמינות לכל הפעילויות האלה. ולכן יש צורך בחקיקה, כדי שבמובן מסוים תיתן את הדחיפה הנוספת, תכריח את אלה שיש להם את הרצון הטוב לעשות את הצעד הנוסף הנדרש כדי להבטיח את הייצוג ההולם. וזה אומר שלפעמים, למשל, יהיו נשים פחות מוכרות, לא פחות מוכשרות, אבל פחות מוכרות. כי עדיין, למרבה הצער, חלקן נמצאות בתהליכי טיפוס בהייררכיה, חלקן אולי יהיו צעירות יותר, ולכן חשוב מאוד שתהיה חקיקה כדי שנסגור את הפער שבין המקום שבו אנחנו נמצאים כחברה מבחינת הערכים שלנו לבין הביצוע של זה ביום-יום בכל תחום ותחום. אני בהחלט מקווה, שכמו שאנחנו מתקדמים כל הזמן בתחום הנשים, עוד הצעת חוק כזאת,

עוד דונם, אני מקווה שבבוא היום הצעת החוק גם תישא אתה אמירה ברורה לגבי מספרים, לגבי סנקציות.

שיהיה ברור שלא קמה ועדה אם אין בה הדברים האלה. אבל צריך כל פעם להתקדם בעוד צעד ועוד צעד. ואני גם מאחלת לשותפתנו לקואליציה,

ולמפלגות האחרות, שגם אתם יום אחד תיתנו לנשים את הייצוג ההולם. תודה רבה לחברת הכנסת וילף. חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, חבר הכנסת אילטוב. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אי-אפשר ביום כזה בלי הבעת זעזוע נורא מן הרצח באיתמר, של אהוד,

אלעד והדס פוגל, השם ייקום דמם. אין עוד אומה ולשון בכל ההיסטוריה שדמה הותר כדמם של יהודים חפים מפשע, מימי קדם דרך קישינב ותרפ"ט ועד היום הזה. המקום ינחם את המשפחה הנכבדה והאצילית, ואבי יתומים יעניק חיים ואושר לילדים שנותרו נר נשמה, אור למשפחה, ויגדלו לתפארת המשפחה. לעצם העניין של ייצוג הולם, אנחנו בעד ייצוג הולם לכל אוכלוסייה מקופחת, גם בתחום התעסוקה, גם בתחום הדיור, גם בתחום החינוך, ובעיקר במגזר הציבורי. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שהכנסת מאשרת את הייצוג ההולם לנשים. יש חוק ייצוג הולם לנשים, יש חוק ייצוג הולם לערבים, ויש יושב-ראש ועדת חקירה פרלמנטרית, חבר הכנסת אחמד טיבי, שעוקב אחרי ביצוע החוק הזה, ויש עכשיו חוק שהולכים לאשר ייצוג הולם לאתיופים. יש ציבור אחד שאין שום אפשרות לחוקק חוק לייצוג הולם עבורו, וזה הציבור החרדי. כי טוענים הטוענים שאין הגדרה כזאת, אין ברייה כזאת שנקראת חרדים. יש יהודים, יש ערבים, יש נשים, יש גברים, אבל אין חרדים. מעניין שכשרוצים לחוקק חוקים מפלים נגד הציבור החרדי ונגד החינוך החרדי, כבר מוצאים את הניסוחים המדויקים איך לקפח אותם. אבל כשרוצים ייצוג הולם לציבור החרדי, אומרים: יש לנו שאלה, מיהו חרדי? כאילו שאנחנו כבר יודעים, או שהכנסת כבר הסכימה, מיהו יהודי. הם לא יודעים מיהו חרדי? יש לי הצעה להגדרה: חרדי הוא מי שמקופח ומי שמדירים אותו באותם מקומות בגלל היותו חרדי. ואז אנחנו כבר נוכל לראות איך אפשר לעשות את זה. אני מבקש ודורש שיהיה חוק ייצוג הולם לחרדים. האמת היא שבמדינה דמוקרטית, אתה יכול להציע. מה זה, אתה דורש?

תניח הצעה.

אבל אומרים לי המשפטנים שאין הגדרה כזאת, אין ברייה כזאת. בסדר, אז זו הצעת חוק שתיפול. אבל אתה לא צריך לדרוש, אתה מחוקק.

בעזרת השם, אני רוצה להגיד לך, הגשתי כבר הצעה. אתה יודע, חבר הכנסת אייכלר, אני שומע לפעמים ברדיו שרים בממשלה, גם הזאת וגם הקודמת וגם הקודמת הקודמת, ותן לי להגיד לך משהו, גם בבאה, שאומרים: צריך לעשות וצריך לבנות. אבל אתה שר, מה אתה אומר ברדיו "צריך"? אתה זה שעושה. לעניין הזה אתה מחוקק, אתה לא צריך להגיד מה צריך לעשות. צריך לעשות. אז כמחוקק לשעבר וגם בהווה אני רוצה לספר לך שבכנסת הקודמת שאני הייתי, ביקשתי הצעה פשוטה: שיכירו בהשכלה התורנית כתואר אקדמי אקוויוולנטי לתואר אקדמי שלא רלוונטי לתפקיד. בא שר האוצר בנימין נתניהו והוריד את ההצעה הזאת,

שתהיה איזו ועדה ויראו שגם ההשכלה התורנית, הרי אף אחד לא מתווכח על זה שללמוד מסכת בגמרא זה לא פחות משכיל ולא פחות מקדם את האדם מאשר ללמוד על השפעת קרני התיש על קרני השמש בסין הרחוקה. זה לא מוכר היום. בשעתו הוא הבטיח, ועד היום זה עוד לא נהיה, ואני באמת מקבל את הצעתו של היושב-ראש להציע הצעה שההשכלה התורנית תוכר לפחות כתואר אקדמי לכל דבר. אבל עד שזה יקרה, אנחנו צריכים שביום שהכנסת תבוא לעשות חוק ייצוג הולם לאתיופים, וכתוב שם "לעדה האתיופית" הסתייגות. הגשתי הסתייגות שיהיה כתוב שם:

ואני רוצה שהכנסת תעמוד במבחן הדמוקרטי, לאפשר גם לציבור החרדי לקבל ייצוג הולם, כמו כל הציבורים האחרים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ולכם, חברי הכנסת. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת רוברט אילטוב, בבקשה. אחר כך, חבר הכנסת יואל חסון, אחרון הדוברים.

חבר הכנסת אייכלר, זה העדפה מתקנת לעולי אתיופיה, ולא לאתיופים. זה שם החוק, מכיוון שאני בין יוזמיו, "לעולי אתיופיה". מי שנולד להורים

נכון, אבל לא לאתיופים אלא לעולי אתיופיה. למען הדיוק, למען העברית הנכונה. בבקשה, חבר הכנסת אילטוב. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, ייצוג הולם, אם כבר אנחנו מדברים על ייצוג הולם. בלי חוק. אגב, גם מזכירת הכנסת היא מזכירה, בלי חקיקה.

הנה, היא טובה, יודעת, עושה. ממש בקצרה.

אני רוצה לברך את חברת הכנסת דליה איציק על קידום החקיקה. אני חושב שזאת חקיקה ראויה כדי שייצוג הנשים יהיה הולם בכל המוסדות שאנחנו מקימים או רוצים להקים. כל גוף שאנחנו רוצים להקים או כל מוסד שקיים, אין ספק שצריך שיהיה בו ייצוג הולם לנשים. אנחנו בסיעת ישראל ביתנו פועלים מאוד בעקביות בנושא הזה, ואנחנו נותנים לנשים ייצוג הולם גם ברשימה לכנסת. ככה אני מצפה שבכל סיעה וסיעה, לפחות שליש מהמקומות הריאליים לכנסת יתמלאו בנשים, כפי שעושים אנחנו בסיעתנו. אני חושב שלנשים יש את היכולות, גם קידמתם ראש רשות אשה. גם קידמנו ראש רשות אשה, כמדיניות וכאסטרטגיה מערכתית שלנו. אני חושב שלנשים יש הרבה מה לתרום לכל הציבוריות הישראלית, ובעצם יש הרבה מאוד נשים מוכשרות, אבל יש אילוצים שבעצם לא מאפשרים להן להגיע לנקודות מפתח. אני יודע שכל ראשי הרשויות שהם נשים, הן מצליחות מאוד, אם זה מרים פיירברג מנתניה, הרצלייה. בהרצלייה, ואני גם מקווה מאוד, בכל מקום, בני-שמעון. איפה?

אין ספק שנשים יש להן מה לתרום במקומות האלה, והמקומות שהן נמצאות בהם מתחילים לפרוח. אנחנו תומכים בהצעת החוק, וכפי שאתם רואים, סיעת ישראל ביתנו נמצאת פה, כל מי שלא התקזז נמצא פה. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אילטוב. חבר הכנסת יואל חסון. מיותר לציין, חבר הכנסת אילטוב, את הציטוט המפורסם על ראש הממשלה גולדה מאיר, מה אמרו עליה, אבל את זה נשאיר לספרי ההיסטוריה, לא נעים. לא נעים להגיד מעל הדוכן מה היה הציטוט. אתה רוצה אולי?

כולם מאוד מנומסים היום.

חברי חברי הכנסת, דבר טוב,

לא דבר רע. מי שצופה לא יבין. בקצרה, אני רוצה לברך קודם כול את חברתי, חברת הכנסת דליה איציק, יושבת-ראש הסיעה שלנו, על היוזמה ועל החקיקה המתקדמת והחשובה הזאת, שגם רצה בקצב מאוד מהיר. אם אני זוכר טוב, ההצעה הזאת נולדה בעקבות סיפור ועדת-טירקל, ואת בזמן אמת ידעת להכות בברזל כשהוא חם ולתת מענה מיידי בצורה של חקיקה. אני מברך אותך על החוק הזה, ואני בטוח שהוא יעבור עכשיו בקריאה ראשונה וימשיך להתקדם אלינו וייכנס לספר החוקים. לך אני גם אומר, שאת מכירה אותי שאני פמיניסט גדול, ואני מתפלא שהיינו צריכים חוק בשביל דבר כזה. אבל מה שלא מבינים במוח, אז אולי בחוק קצת נצליח להעביר. חברי חברי הכנסת, אני מבקש בזמן שנותר לי לדבר על הפיגוע הקשה באיתמר. אני קודם כול מבקש להשתתף בצערה הגדול של משפחת פוגל, של משפחת איתמר כולה, של משפחת עם ישראל.

מדברים על הפיגוע הזה ואומרים, באיתמר, בהתנחלות,

אני עברתי את כל מהלך סוף השבוע וגם את יום ראשון במה שנקרא "מדינת תל-אביב", ואני רוצה להגיד לכם ש"במדינת תל-אביב" הרגישו בדיוק כמו שהרגישו בירושלים ובאיתמר ובבאר-שבע ובחדרה ובגדרה. בכל מקום במדינת ישראל היה כאב אחד, חד כתער, שעבר בכולנו כבני עם אחד, כתושבי המדינה הזאת, וגם,

ממי שהם לא יהודים, ושמענו את זה גם פה בדוכן הזה. הרצח הזה הוא רצח קשה, הוא רצח אכזרי, הוא רצח שמצד אחד מזכיר לנו באיזו מציאות נוראה אנחנו חיים, ובאיזה מקום אנחנו נמצאים, ומה השכונה שלנו, אבל מצד שני זה גם מחזק את המחויבות שלנו לזכור תמיד שאנחנו צריכים בכל דרך למצוא את הדרך ואת הזמן ואת הצורה הנכונה כדי שהקונפליקט הזה יבוא לסיומו, כדי שנוכל לחיות כאן במדינה הזאת בשלום. זה המסר שכולנו צריכים ביום הקשה הזה, בימים הקשים האלה שעוברים עלינו, והדבר מורגש, אגב, באמת בכל פינת רחוב. התחושות הן קשות. אבל צריך לזכור באמת שאנחנו, הדור הזה, הדור הנוכחי, וגם לדורות הבאים לעשות הכול כדי שהקונפליקט הזה ייגמר וכדי שנוכל לחיות בשלום במדינה הזאת, בארץ הזאת ובאזור הזה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת חסון. ובכן, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, של חברת הכנסת דליה איציק,

בבקשה להצביע.

להעביר את הצעת חוק

ובכן, 22 בעד, מתנגד אחד, מי לחץ? זאת את? סליחה, אני הייתי בעד, וזה יצא נגד. אנחנו לא משנים את ההצבעה, אבל לפרוטוקול, כמובן, חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ מצביעה בעד. חבר הכנסת אלקין מוסיף את הצבעתו בעד, גם כן לפרוטוקול. חברת הכנסת רגב וחבר הכנסת מיכאלי, כולם הוספו לפרוטוקול, ולא משנים את ההצבעה. תודה רבה. חברת הכנסת איציק, ההצעה עוברת להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה לקידום מעמד האשה. אנחנו עוברים להצעה לסדר, על-פי סדר-היום, לא, הצעת חוק. סליחה, אבל פה יש אצלי. אוקיי, ירד.

הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)

יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. כולם יברכו את חברת הכנסת איציק,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15), התשע"א 2011. מדינת ישראל חתמה עם ניו-זילנד על הסכם הדדי שמסדיר העסקת עובדים אזרחי כל אחת מהמדינות במדינה האחרת שבה הם שוהים אגב חופשתם. הסכם זה, שמכונה "הסכם חופשת עבודה", מצוי בהליכי אִשרור אחרונים בימים אלה. הצעת החוק המונחת בפניכם נועדה להקל על אפשרות העסקתם של מי שמגיעים לארץ במסגרת הסכם חופשת עבודה מסוג זה, שייקבע בידי שר האוצר בתוספת, ובלבד שהם עומדים בתנאים הקבועים באותו הסכם. התנאים שבהסכם כאמור צריכים לכלול, בין השאר, הגבלה כי מטרת ההגעה לישראל היא לשם חופשה ואילו העבודה היא מטרה משנית בלבד, התקופה המרבית לשהות בישראל לא תעלה על 12 חודשים, תקופת ההעסקה המרבית אצל מעסיק מסוים לא תעלה על שלושה חודשים, העובד חייב להיות מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל, והעסקתו לא תחרוג ממכסה שנתית מרבית של עובדים לפי ההסכם. ההקלה באפשרות ההעסקה תתבטא בכך שמעסיק של עובד שקיבל אשרה ורשיון ישיבה לפי תנאי הסכם חופשת העבודה ומועסק

לא יהיה חייב לשלם בעד העסקת אותו עובד את ההיטל, שמוטל לפי הוראות סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג 2003. כמו כן, לגבי עובד כאמור לא תחול ההוראה בחוק עובדים זרים המחייבת מעסיק של עובד זר להעמיד לשימוש העובד מגורים הולמים,

ככל מטייל בחופשה העובד ימצא את סידורי הלינה המתאימים לו, וגם לא תחול לגביו ההוראה המחייבת את המעסיק להסדיר עבורו ביטוח רפואי, שכן על העובד להסדיר ביטוח זה עבור עצמו למשך כל תקופת שהותו בישראל. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית, לעורכת-הדין נועה בן-שבת, לצוות הוועדה: המנהלת וילמה מאור, המזכירות מעיין, אתי וענת, על שעסקו בהצעת החוק וקידומה, וכמו כן לעוזרי הפרלמנטריים, אילת השחר, אילן מרסיאנו, וענת ונועה, שעסקו במלאכה. אני פונה ומבקש מכם לאשר את הצעת החוק כפי שאושרה בוועדה. להצעת החוק הזאת אין הסתייגויות.

תודה רבה, אדוני.

הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) היא ללא הסתייגויות, ואנחנו מצביעים כעת על הקריאה השנייה.

נא להצביע. סעיפים 1 4 נתקבלו. ובכן, 21 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) עברה כהצעת הוועדה. ברשות יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה נעבור לקריאה השלישית. תודה, אדוני. אנחנו עוברים לקריאה השלישית. חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15),

ובכן,

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) עבר בקריאה השנייה ובקריאה השלישית

אנחנו להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31),

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א 2011, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת חוק זו, אשר יזמו חברי הכנסת אורי

והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון), התשע"א 2011, אדוני היושב-ראש. בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, תודה על אישור החוק. זה בכל זאת שנתיים של משא-ומתן קשוח. תודה לידידי, חבר הכנסת רוברט אילטוב, שבסוף מצאנו את הדרך הנכונה כדי שדתיים וחילונים יוכלו לגור בבית משותף ביחד. תודה לד"ר מנחם שטרן מנתניה, אזרח שפנה אלי והתחיל את כל המהלך הזה, ובעקבותיו הגיעו פניות נוספות מרחבי הארץ, עם פרסום הצעת החוק. סייעו בלימוד הנושא: הרב ישראל רוזן, מנכ"ל ארגון "צומת", וצוות המכון באלון-שבות. תודה לעמיתי חבר הכנסת הרב חיים אמסלם ועמיתי חבר הכנסת איתן כבל. אני מבקש להודות ליושב-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת דוד אזולאי, שבהתמדה ובמסירות טרח על קידום החוק, ולצוות הוועדה, יפה שפירא, שוש אזולאי, וליועצים המשפטיים של הוועדה, מיכל גולדברג וגלעד קרן, לאגודה לתרבות הדיור שתמכה בהצעה, לאריאל צבי ממשרד המשפטים, ולכם, רבותי חברי הכנסת. צעד קטן לבית המשותף ולחיים משותפים.

להצעה הבאה, הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון), קריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, הרי הוא חבר הכנסת דוד אזולאי. תפאדל. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, עמיתי חברי הכנסת, בהצעת החוק הזאת, אדוני, אין הסתייגויות. כולל דב חנין? אני כבר אגיד לך. אין הסתייגויות. הממשלה הורידה את כל ההסתייגויות שלה בהסכמה, וזה לאחר שהיא הגיעה לוועדת השרים לענייני חקיקה. לכן, גם אם יש הסתייגויות, הן הסתייגויות לא מהותיות. לפחות במה ששייך לממשלה אין הסתייגויות בכלל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

הסביבה את הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון), התשע"א 2011, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. מקורה של הצעת חוק זו בהצעות חוק פרטיות שיזמו חברי הכנסת דב חנין, ניצן הורוביץ, אורית זוארץ וליה שמטוב. מטרתו של חוק מקורות אנרגיה, התש"ן 1989, היא להסדיר את ניצולם של מקורות האנרגיה, את הקצאתם ואת אופן השימוש בהם ביעילות ובחיסכון. החוק מסמיך את שר התשתיות הלאומיות לקבוע תקנות,

לגבי דרכים להבטחת חיסכון ויעילות בניצול ובשימוש במקורות אנרגיה, ומעניק לו סמכויות לאכיפת הוראות החוק. עד כה חל החוק על ענפי המשק השונים, אך לא חל על המדינה. חשיבותה של הצעת החוק היא בכך שהיא מציעה להחיל את החוק על המדינה. המדינה היא צרכן אנרגיה מרכזי, גדול וחשוב, והחלתו של החוק עליה תתרום רבות לחיסכון ולייעול בשימוש באנרגיה בישראל. בהצעת החוק מוצעים כמה מנגנונים אשר יבטיחו את קידומם של החיסכון באנרגיה ואת השימוש היעיל בה. מוצע לקבוע כי הממשלה תאשר בתוך כמה חודשים תוכנית לאומית רב-שנתית להתייעלות אנרגטית, לפי הצעת שר התשתיות. התוכנית תכלול יעדים לחיסכון, לייעול בשימוש ולניצול מקורות אנרגיה, אמצעים לעמידה ביעדים ולעידוד עמידה ביעדים, לרבות הוראות להעדפת השימוש במבנים ובמתקנים יעילים אנרגטית והוראות לפעולה למשרדי הממשלה. עוד מוצעת מערכת של תמריצים כלכליים לעידוד התייעלות אנרגטית במוסדות המדינה. מוצע לקבוע שהחיסכון הכספי שהשיג מוסד ממוסדות המדינה כתוצאה מצעדי התייעלות שנקט יישאר בידי אותו המוסד לשימושו לפי שיקול דעתו, ולא ינוכה מתקציבו של המוסד. מוצע לקבוע חובת התקנת תקנות ולחייב התייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר שהתקנות הן בתחום האחריות של משרדו, לרבות תקנות בעניין התייעלות אנרגטית במוצרי חשמל שונים. מוצע להוסיף אפשרות לבית-המשפט להטיל קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהושג על מי שעבר עבירה על הוראות בחוק והשיג כתוצאה מכך טובת הנאה או רווח. היות שבהתאם להצעת החוק יש להחיל את החוק על מוסדות המדינה, לרבות מערכת הביטחון, מוצע להטיל כמה הגבלות, כמקובל במקרים דומים בחקיקה, בנוגע לסמכויות כלפי מערכת הביטחון. עוד מוצע להחיל את חוק מקורות אנרגיה על המדינה. הצעת חוק זו מוגשת בצירוף הסתייגויות, אולם בהחלטת ועדת שרים לענייני חקיקה החליטה הממשלה לקבל את הנוסח המוצע בהצעת החוק ולחזור בה מהסתייגויותיה להצעת החוק. לפיכך אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה, אדוני. אני מודה לך, אדוני. חבר הכנסת דב חנין, הסתייגות

הצעת החוק הזאת, שמגיעה היום לשולחנה של הכנסת, היא לא פחות מאשר מהפכה. היא מהפכה חיובית, לשם שינוי. היא מהפכה של התייעלות אנרגיה, שהיא נכונה מבחינה סביבתית, היא תביא לפחות זיהומים, היא נכונה מבחינה כלכלית, היא תוביל לחיסכון בכסף, היא טובה מבחינת הקטנת התלות של מדינת ישראל במקורות אנרגיה חיצוניים,

זה טוב ונכון מכל הבחינות. הצעת החוק מציעה מנגנונים חדשים, מרחיקי לכת, תוכנית לאומית רב-שנתית להתייעלות אנרגטית, עם צעדים קונקרטיים שננקטים בה, כולל יעדים מדידים או כמותיים לחיסכון ולייעול השימוש באנרגיה ולניצול מקורות אנרגיה. התוכנית צריכה לכלול אמצעים ודרכים לעמידה ביעדים האלה, התוכנית צריכה לכלול הוראות לפעילות שרי הממשלה, היא כוללת מנגנון של דיווח לממשלה, מנגנון של דיווח לכנסת, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, היא יוצרת מנגנון חדש ונכון של תמריצים, גוף ציבורי שחוסך כסף בזכות התייעלות באנרגיה ישמור את הכסף לעצמו. זה מנגנון כלכלי שמעודד התייעלות, מעודד חיסכון, ועושה את זה בצורה אפקטיבית. החוק מסמיך את שר התשתיות לקבוע הוראות לעניין התייעלות אנרגטית, ובכלל זה הוראות בעניין הפחתת צריכת אנרגיה של מכשירי חשמל בזמן המתנה, העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית בתאורה במגזר הפרטי, הציבורי והעסקי, העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במיזוג-אוויר במגזר הציבורי והעסקי והעלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במכשירי טלוויזיה. מערכת ההתייעצות שנקבעה לעניין התקנות האלה היא סבירה, נדרשת התייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר שהתקנות האמורות הן בתחום האחריות של משרדו.

בדברים מסוימים, יש צורך בהסכמה של משרד האוצר, אני לא אכנס לפירוט, הפירוט נמצא בחוק, או הסכמה של שר הפנים. הצעת החוק היא רחבה, היא כוללת, היא חלה על המגזר הציבורי בכללותו, ובין היתר על מערכת הביטחון. גם זו אמירה חשובה מאוד של הכנסת: מערכת הביטחון היא חלק מהמדינה, וגם היא כפופה לנורמות ולהוראות של הגנת הסביבה, הגנת הבריאות וחיסכון באנרגיה שאנחנו קובעים בחקיקה. עמיתי חברי הכנסת, המסר המרכזי בחוק הזה הוא חשוב ביותר, כשאנחנו מדברים על משבר אקלים, על הצורך של ישראל, כמו מדינות רבות נוספות, להשתחרר מהתלות בדלק מחצבי, להשתחרר מהתלות בנפט, להשתחרר מהתלות מפחם, להקטין גם את התלות בגז טבעי, ככל שאנחנו יכולים. אנחנו צריכים להחליף דיסקט בנושא ההתייעלות החברתית שלנו, בנושא ההתייעלות הכלכלית שלנו. התייעלות אנרגטית, חיסכון באנרגיה, זה המרכז של מהלך השינוי הגדול, ההיסטורי, שאנחנו חייבים לעשות במשק האנרגיה שלנו. רק משק אנרגיה מתקדם, שידע לנצל אנרגיה בצורה חסכונית, שידע למעט בשימוש אנרגיה, יענה על האתגרים הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים של המאה ה-21. עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת החלה את דרכה לקראת ועידת קופנהגן. אנחנו הגשנו אותה לוועדת השרים לענייני חקיקה לקראת הוועידה. אני שמח שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה אותה כחלק מהניסיון להראות שמדינת ישראל עושה להפחתת גזי חממה. מבחינה זו, ניצלנו את ההזדמנות הבין-לאומית הזאת כדי לקדם עשייה פנימית. אני מקווה שבמהרה בימינו נגיע גם, עמיתי חברי הכנסת, לאישור הצעת החוק השנייה שאושרה באותו היום, הצעת חוק עידוד התחבורה הציבורית, שלרוע מזלה לא הגיעה כנראה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אלא לוועדת הכלכלה, ועד היום לא הגיעה למליאת הכנסת אפילו לקריאה ראשונה. אני מקווה שגם הצעת החוק הזאת תושלם בעתיד הקרוב. אני רוצה להזכיר את חברי השותפים לייזום הצעת החוק, קודם כול את חברי ושותפי בראשות השדולה הסביבתית-חברתית, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. כמו תמיד, תענוג לעבוד אתך, וכיף לקדם ביחד דברים טובים. אתנו היו חברי הכנסת אורית זוארץ, מוחמד ברכה,

עפו אגבאריה, אילן גילאון, דניאל בן-סימון, חיים אורון, אברהים צרצור, חברת הכנסת ליה שמטוב הגישה הצעת חוק דומה בעניין הזה, ואנחנו איחדנו את הצעות החוק תודה לך על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת, חבר הכנסת ישראל חסון, חברת הכנסת מירי רגב, חברת הכנסת רחל אדטו. אנחנו חייבים הרבה הרבה תודות למנהלת הוועדה, הגברת יפה שפירא, לצוות המשפטי של הוועדה, שהתחיל את העבודה בניצוחו המרשים של עו"ד תומר רוזנר והמשיך את העבודה בניצוחה המרשים לא פחות, בהשקעה של תבונה, מחשבה, זמן ובגיבוש הפתרונות המתקדמים, שהביאו את החוק הזה להשלמה בצורה הרבה יותר טובה משר החוק כפי שהוא הובא לכנסת בתחילת הדרך, עו"ד ורד קירו-זילברמן. אני רוצה להודות לאנשי משרד התשתיות שליוו אותנו בהצעת החוק הזאת, ועשו עבודה טובה. אני רוצה להודות לשר התשתיות חבר הכנסת עוזי לנדאו, שתמך בקידומה של הצעת החוק הזאת, אני רוצה להודות לראש לשכתו סמדר, שעשתה הרבה כדי לסייע בקידומה של הצעת החוק, אני רוצה לציין את חבר הכנסת רוברט אילטוב, יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו. זה קצת מוזר שחבר כנסת מסיעת חד"ש משבח, אבל זה מגיע לך, ועשיתם פה עבודה טובה בהורדת משרדי ממשלה מהסתייגויות מיותרות לחלוטין ומציקות שהוגשו לחוק הזה, וכל הכבוד על כך. אני רוצה גם לציין את עו"ד גלעד סממה. ישראל ביתנו תמיד מורידה הסתייגויות מיותרות. כשאתם עושים דברים טובים אנחנו תמיד נקפיד לציין את זה. זה קורה לנו לעתים נדירות מדי, אולי מכיוון שאתם לא מרבים בעשיית מעשים טובים, אבל אני מבטיח שבכל פעם שתעשו מעשים טובים, אני לפחות איהנה להזכיר אותם מעל הדוכן הזה. אני רוצה להזכיר ולציין לחיוב את עו"ד גלעד סממה, מזכיר ועדת שרים לענייני חקיקה, שבאמת בישורת האחרונה עשה עבודה גדולה בשכנוע השרים כדי להעביר את הצעת החוק בצורה הכוללת, המקיפה, המשוכללת, שאנחנו מאשרים. הצעת החוק הזאת היא בשורה גדולה לציבור הישראלי, היא בשורה לסביבה, היא בשורה לחיסכון באנרגיה, היא בשורה לחיסכון כספי. אני מקווה שנאשר אותה פה אחד. תודה רבה. כמובן, ההסתייגויות מוסרות.

אני מודה לך.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק כהצעת הוועדה. סעיפים 1 11 נתקבלו. 17 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט לקבל את ההצעה בקריאה שנייה כהצעת הוועדה. המציע רוצה לעבור לקריאה שלישית? יושב-ראש הוועדה, קריאה שלישית? דוד אזולאי, אדוני. רואים שאתה עייף. אתה צודק. יום לא קל. אדוני, לעבור להצבעה בקריאה שלישית? אני מודה לך. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה שלישית. חוק מקורות אנרגיה (תיקון), התשע"א 2011, נתקבל.

18, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה ושלישית כהצעת הוועדה. לפנים משורת הדין, חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה, אדוני. עוד תודה אחת, שכמובן היא ראשונה בתודות, היא ליושב-ראש הוועדה שלנו, חבר הכנסת דוד אזולאי, שעושה מלאכה נפלאה בקידומם של חוקים סביבתיים, ונאבק על תואר של אחד מחברי הכנסת הירוקים בבית הזה. אנחנו מאוד מודים לו על העבודה, על ההשקעה, על המאמץ ובעיקר,

אני מודה לך. ובכן, אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר שלום שמחון את הסמכויות הנתונות לשרת החקלאות ופיתוח הכפר בהתאם לחוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב 1992, ובהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז 1967, ובהתאם לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בבקשה, גברתי השרה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר שלום שמחון את הסמכויות הנתונות לשרת החקלאות ופיתוח הכפר בהתאם לחוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב 1992, ובהתאם לצו פיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז 1967, ובהתאם לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו 1996. תוקף החלטה זו עד ליום 10 במאי 2011 או עד לסיום בדיקת מבקר המדינה בעניין: קיום חשש לניגוד עניינים בדבר מעורבות שרת החקלאות ופיתוח הכפר בתחום משק החלב. קבע מבקר המדינה כי לא קיים חשש לניגוד עניינים, תובא להחלטת הממשלה ההצעה לביטול החלטה זו, קבע מבקר המדינה כי קיים חשש לניגוד עניינים, תפעל שרת החקלאות ופיתוח הכפר בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מבקשת בשם הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו. בשולי הדברים אציין כי החלטת הממשלה התקבלה בהמשך לפנייה יזומה מטעמי למבקר, על רקע העובדה שהקיבוץ שבו אני חברה שותף ברפת חלב.

תודה רבה. האם יש דוברים שמעוניינים לדבר או שאנחנו יכולים לעבור להצבעות? כץ, מג'אדלה, בן-ארי?

אנחנו עוברים להצבעה.

הממשלה על העברת סמכויות משרת החקלאות ופיתוח הכפר לשר התעשייה,

בעד, 16, אין מתנגדים, אין נמנעים. הכנסת מקבלת את הודעת הממשלה והשרה. מקבלת במובן של מאשרת. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 11). כבוד השר נאמן, במקומו או בשמו השרה נוקד. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 11) (רשות בין-לאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה), התשע"א 2011, של משרד המשפטים, מבקשת לתקן את חוק הפטנטים, התשכ"ז 1967, ולקבוע כי רשות הפטנטים תהיה מוסמכת לשמש כרשות בין-לאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה של בקשות פטנט בין-לאומיות. הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לבין הלשכה הבין-לאומית של ארגון הקניין הרוחני העולמי של האו"ם, שלפיו רשות הפטנטים הישראלית תשמש רשות חיפוש בין-לאומית ורשות בין-לאומית לבחינה מקדימה על-פי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים. התיקונים המוצעים יגדירו את תפקידיה החדשים של רשות הפטנטים ויקבעו בחוק את הסמכויות הנדרשות לצורך ביצוע תפקידים אלה. עוד מוצע להחליף את המונח "לשכת הפטנטים" במונח "רשות הפטנטים", בהתאם להחלטת הממשלה בעניין. אנו סבורים כי הצעת החוק מיישמת את הוראות ההסכם ותואמת את הוראות החוק הפנימי. נוכח האמור לעיל, אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אני מודה לך מאוד. חבר הכנסת בן-ארי,

אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. מי בעד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 11) (רשות בין-לאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה), התשע"א 2011,

בעד, 16, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ההצעה עברה בקריאה ראשונה ותעבור להמשך דיון לוועדת

שבראשה עומד, אני, אני. בדיוק, זה האיש. חבר הכנסת דוד רותם. הוא לא עומד, הוא יושב. הצעת חוק המקרקעין, קריאה שנייה ושלישית, איפה החלטת ועדת הכלכלה?

החלטת ועדת הכלכלה לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק הטיס,

ימסור את ההחלטה חבר הכנסת יצחק וקנין, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, על-פי הצעת ועדת הכלכלה מחליטה הכנסת, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת, להרשות לוועדת הכלכלה להביא לקריאה השנייה ולקריאה השלישית,

את הצעת חוק הטיס, התש"ע 2010, ללא סעיף 105(8). הסעיף הזה מדבר על החקירה הבטיחותית הפנימית. הצעת חוק הטיס, התש"ע 2010, אושרה בקריאה ראשונה ביום כ"ד בשבט התש"ע, 8 בפברואר 2010, והועברה לוועדת הכלכלה.

להצעת החוק, שעניינו חקירת אירוע בטיחותי, מוצע להסדיר את נושא חקירת תאונות הטיס ותקריות הטיס הנערכת על-ידי החוקר הראשי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובכלל זה את הסמכויות שיוקנו לחוקר הראשי לצורך ביצוע חקירה כאמור. כמו כן, מוצע לקבוע כי חומר חקירה בטיחותית, הכולל הודעות, עדויות וכל חומר חקירה אחר שהוכן או נוצר בשיתוף פעולה מצד הנחקר, יהיה חסוי ובלתי קביל כראיה במשפט, כמפורט בהצעת החוק. בסעיף 105(8) להצעת החוק מוצע להסמיך את החוקר הראשי לקבל לידיו כל בדיקה, תחקיר או חקירה לגבי אירוע בטיחותי שערכו בעלי רשיון כמשמעותם בחוק המוצע, דוגמת חברות התעופה ורשות שדות התעופה. ואולם, בניגוד להסדר המוצע לעניין חומר חקירה בטיחותית, הצעת החוק אינה מקנה חיסיון ואי-קבילות לחומר חקירה פנימית, אף כי בעלי הרשיונות יהיו מחויבים כאמור להעבירו לידי החוקר הראשי לצורך חקירה בטיחותית. במהלך הדיונים בהצעת החוק הביעו חברי כנסת וגורמים הנוגעים בדבר את עמדתם שלפיה ראוי להקנות לחומר חקירה פנימית את אותן הגנות שמוצע להקנות כאמור לחומר חקירה בטיחותית שעורך החוקר הראשי, לרבות חיסיון. מאחר שמחד גיסא, נושא זה טומן בחובו שאלות משפטיות מורכבות, מה גם שלא נמצא תקדים בחקיקה בישראל או בעולם למתן חיסיון כאמור, וכדי להימנע מעיכוב בקבלת הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית מאידך גיסא, החליטה ועדת הכלכלה, בהתאם להוראות סעיף 121 לתקנון הכנסת, לפצל מהצעת החוק את סעיף 105(8) האמור ולדון בו בנפרד, כחלק מהסדרה כוללת של נושא החקירה הפנימית. הכנסת מתבקשת לאשר החלטה זו.

אני מודה לך, אדוני. בן-ארי, לא פה, כץ,

אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת יצחק וקנין,

להעריך אותו על זה, מאוד,

הצעת ועדת הכלכלה בדבר חלוקת הצעת חוק הטיס, התש"ע 2010, נתקבלה. בעד, 12, אין מתנגדים, אין נמנעים. ולכן הכנסת אישרה את החלטת ועדת הכלכלה לפי סעיף 121. הודעה ליושב-ראש לג'נת אל-כנסת. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת, הכנסת החליטה בישיבתה ביום ד' בטבת התש"ע, 21 בדצמבר 2009, להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע 2009, מס' כ/292, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת אורי מקלב, אחד מיוזמי הצעת החוק, ביקש להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת הכספים, מאחר שהדיון האחרון בהצעת החוק בוועדת הפנים והגנת הסביבה התקיים לפני למעלה משנה ומאז לא חודש. בעקבות הפנייה הזאת שוחחתי עם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, שכן סברתי שנקיטת צעד כזה של העברת הצעת החוק מוועדה אחת לשנייה, בפרט בשלב מתקדם כזה, היא צעד חריג שבחריגים, שיש לנקוט אותו רק במקרה קיצוני, ולא זה היה בעיני המקרה. אלא שיושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, שגם נמצא כאן, אישר בפני שמבחינתו אין מניעה לקבל את ההחלטה הזאת. ורק משום כך, ובלי שהדבר יהווה תקדים, ובוודאי בלי שהדבר הזה יש בו כדי לומר דבר כלשהו ביחס לאופן שבו טופל החוק בוועדת הפנים והגנת הסביבה, החליטה ועדת הכנסת לקבל את הצעתי בישיבתה היום להעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכספים, וזאת בהתאם לסעיף 112 לתקנון הכנסת.

יעלה ויבוא שר הפנים, הרי הוא מר אלי ישי, סגן ראש הממשלה, יושב-ראש רשימת ש"ס לכנסת, שנבחר בבחירות דמוקרטיות בבחירות האחרונות, מספר חברי הסיעה שלו 11 מנדטים, חלקם נמצאים כאן, חלקם לא נמצאים. השר ישי משמש בתפקיד שר הפנים מזה תקופה ארוכה, תמשיך לשבח אותו עוד חמש דקות. אני לא משבח, אמרתי שהוא משמש כשר הפנים. יש כאלה שבאים לעבודה ויש כאלה שבאים לעבוד. שר הפנים מציג את ש"ס כמפלגה חברתית, הוא מציג אותה,

הוא משמש והוא מציג. תם סדר-היום. הישיבה הבאה, מה קורה, אדוני היושב-ראש?

אדוני היושב-ראש, אולי נציג את השאלות והוא ישיב, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, ט' באדר ב' התשע"א, 15 במרס, בשעה